וואו, אולם מלא. אולי היינו צריכים לעשות את זה באולם נגב. פעם באה. תודה רבה לכל חברי הכנסת. תודה רבה לכל הנציגים שהגיעו. אני, קודם כול, רוצה להתנצל על התחלה המאוחרת. הדיון הזה כינסתי אותו כדיון חירום. אני חושבת שהדין הזה הוא קריטי ומהותי על השינויים שחלים כרגע או כבר לאורך מספר שנים באקדמיה, באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ. כשאנחנו רואים ואנחנו מגיעים למצב שבו סטודנטים פונים אליי, לוועדת החינוך, ואומרים שהם פוחדים להיכנס לתוך הקמפוס והם מבקשים ללמוד בזום מתוך חשש לביטחונם האישי, משהו כאן לא מתפקד. משהו כאן לא בסדר. לא יכול להיות שבמדינת ישראל, איפה שסטודנטים מובילים, בין אם זה כן גם מחאות ושינויים ומהפכות ובונים שם גשרים לעתיד טוב יותר למדינה שלנו, לעם שלנו, סטודנטים ירגישו מאוימים ושהם לא מסוגלים להגיע. הדבר הזה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. אני חושבת שלאורך השנים לא נקטו ביד קשה כלפי אנשים שמסיתים, כלפי אנשים אלימים. בגלל זה גם ביקשתי לזמן את כל ראשי האוניברסיטאות, גם את המל"ג, כדי לבוא ולתת תשובות, כדי לראות איך מפה אנחנו מתקדמים הלאה. האירועים בשבועות האחרונים חצו קו אדום, קו אדום של אלימות שהיא פשוט בלתי מתקבלת על הדעת. ולמיטב הבנתי, גם לאלימות שהייתה עוד לפני כן, כל פעם זה היה בטפטופים, לא נקטו ביד קשה כלפי אותם אנשים אלימים, וכנראה בגלל זה הרגישו אולי קצת יותר בנוח להמשיך למתוח את קווי הגבול שם. אני חייבת לומר שאני ברמה האישית הזדעזעתי. הזדעזעתי בשבוע שעבר משום שבתוך ההפגנה, ולא משנה איזו הפגנה זו, בטח שבתוך האוניברסיטה שתלמידים זה לצד זה, ראיתי וידאו עם סטודנטית, אני לא זוכרת את שמה.

מי הסטודנטית? והיא לא סטודנטית. אני סיימתי את הלימודים שלי לפני כעשרים שנה. זו מחמאה. מה שמך? עד שרואים אותי במציאות. לא רואים.

שמי דורית יצחק. דורית יצחק. אני חייבת לומר שאני הזדעזעתי. למה הזדעזעתי? משום שכשאני רואה או קוראת גם ברשתות ובתקשורת על גיבורה לאומית שהעיזה להניף את דגל ישראל בקמפוס, זה גיבור לאומי?

זה אמור להיות דבר - - - אני מניח שהסתפקת בלראות את הווידאו ולא לברר את העובדות, כי הייתי שם.

זה אמור להיות דבר - - - לא רק שלא מדובר בגיבורה לאומית. לא לקטוע אותי בדברי הפתיחה, אני מבקשת.

חבר הכנסת אבו שחאדה, אני קוראת לך לסדר פעם ראשונה. אלה אנשים שמחייבים טיפול פסיכולוגי. חבר הכנסת אבו שחאדה, אני קוראת לך לסדר פעם שנייה. על מה? על את קוראת לי לסדר?

כי בדברי הפתיחה לא קוטעים את

אבל אדוני - - - אני מציעה שתגיע אולי יותר לישיבות ועדת החינוך כדי להבין שבדברי פתיחה לא קוטעים את היושב-ראש. אני גם לא מקבלת התפרצויות פה. אנחנו מקיימים דיון ענייני ומעמיק ולכולם תינתן זכות הדיבור, לכולם. אף פעם לא הזנחתי אף צד. אז בטח שלא לקטוע אותי. גברתי. לא לקטוע אותי בדברי הפתיחה. אנחנו נתחיל דובר, חבר כנסת, דובר, חבר כנסת. מדברת על הענייני והמעמיק? אני מתנצלת. אבל יושבת פה יושבת-ראש ועדה, ומותר לה לפתוח את הוועדה עם הדברים שלשמם היא מקיימת את הדיון. הענייני? סליחה. זה לא אכפת לי.

מה זה הזלזול הזה? מה זה "הענייני"? אני אחזור על הדברים. הזדעזעתי ממצב שבו במדינת ישראל, מדינה ריבונית, מדינתו של העם היהודי, שבה הוא צריך להניף את דגלו בגאווה, גיבור לאומי נחשב מי הולך עם דגל ישראל בתוך קמפוס. זה מזעזע אותי. אבל אני אומרת לך באמת, בכנות, כל הכבוד. כל הכבוד שהעלית את הנושא הזה לשיח. כל הכבוד שהיה לך את האומץ באמת לעשות את זה, למרות שהבנתי שהיו גם דחיפות או ניסיונות אלימים ממש כלפייך. ניסיון לחטוף לי את הדגל.

ניסיון לחטוף לי את הדגל באלימות. כן, כן. אנחנו נתחיל את הדיון הזה. מה שאנחנו נעשה הוא שאני ארשום את כל חברי הכנסת. ואנחנו נעשה דיון של דובר, חבר כנסת,

חבר כנסת.

שנייה. לפי בעצם סדר הישיבה.

לא. אני התנחלתי. אני לא ראשון. אתה התנחלת?

למה לא לפי סדר הגעה?

לסדר, שאלה לסדר. חברת הכנסת סטרוק הייתה הראשונה. את יכולה לרשום לי מי הגיע? שרן, שאלה לסדר.

אורית, את יודעת שאני עושה את זה בדרך כלל לפי סדר הגעה.

יהודית הייתה כאן.

שאלה לסדר. רגע. רק שאלה, שאלה. את אמרת בדברי הפתיחה שהזמנת את ראשי האוניברסיטאות. השאלה שלי היא: האם הם הגיעו?

אנחנו מייד נראה. כרגיל. למה שהם יבואו? לא הגיעו?

למה שהם יבואו, מגדל השן? או המל"ג.

זה כבר נעלם. או שאני העליתי יותר מדי גבוה את הרף. זה מועדון, זה מועצת מנהלים של בית הקשיש. חבר'ה, תודה. תודה על הערה. זה זימון שלי. לא פעם לא רצו בהתחלה להגיע גורמים שונים שזימנו. אנחנו ידענו בסוף איך להביא אותם ולעשות פה שינויים מרחיקי-לכת בתוך ועדת החינוך. מי שמגיעים פה לא מעט, אז אתם מכירים גם את השינויים שהצלחנו לעשות אחרי שלא רצו להגיע. יש לנו את הדרכים שלנו גם לעשות את זה. אני רוצה, קודם כול, שנתחיל עם הסטודנטים עצמם. יש לנו פה רכזים מאוניברסיטאות שונות. אני רוצה שנשמע אותם. ולאחר מכן אני רוצה באמת, בין אם זה המל"ג או ראשי האוניברסיטאות, מי שכן נמצא, מי שלא נמצא, אני אשמח לקבל רשימה של מי שלא נמצאים. נמצא פה יושב-ראש אגודת הסטודנטים. כן, כן. בוודאי. בעצם לבוא ולתת לנו סוג של סקירה על מה שהיה עד עכשיו ואיך הסטודנטים בעצם מתמודדים עם המשבר הזה, אני הייתי קוראת לזה, של מה שקורה באקדמיה. אני רוצה להתחיל בעצם עם יושב-ראש התאחדות הסטודנטים, אלחנן פלהיימר. בבקשה, זכות הדיבור אצלך. אני אומרת לכולם, לרוב האנשים יהיו בין שתיים לשלוש דקות. אז תהיו עדכניים עם הזמן. אני אסמן סטופר וזה יצלצל ברגע שיהיה. בבקשה. אז בוקר טוב, יושבת-ראש הוועדה, דיון מאוד מאוד חשוב, ולכל חברי וחברות הכנסת ולכל האורחים החשובים שהגיעו לכאן. אני אלחנן פלהיימר, אני יושב-ראש התאחדות הסטודנטים הארצית. ואני מייצג 350,000 סטודנטים וסטודנטיות במדינת ישראל, מתל חי ועד אילת. חשוב לי להדגיש ולומר בראש ובראשונה שאנחנו בעד חופש ביטוי. אנחנו בעד פלורליזם, בעד אקטיביסטיות של סטודנטים, של תאים סטודנטיאליים, בין אם הם פוליטיים ובין אם הם א-פוליטיים. אנחנו מעודדים את זה. זה דבר חשוב, ומבחינתנו הוא בראש סדר העדיפויות. אבל, וזה אבל גדול, עד שזה גובל בהסתה ובאלימות. והאירועים שאנחנו ראינו בשבועות האחרונים, מבחינתנו, זה לא בא בחשבון. והמוסדות צריכים להתעסק בזה ולשים את זה בראש סדר העדיפויות שלהם. כמה פניות הגיעו אליך מלבד אלה שהעברתם אלינו? הגיעו אלינו מאות פניות מכל רחבי המדינה, ממוסדות פה בירושלים, ממוסדות האקדמיים בבאר שבע, בצפון, במרכז, בכל המוסדות האירועים האלה קרו. תתאר את האירוע. מה טיב התלונה? אנחנו מקבלים תלונות מסטודנטים וסטודנטיות, אני עוד רגע ואפרט גם, אבל סטודנטים וסטודנטיות שמביעים חשש להגיע לקמפוס ומביעים חשש לבוא ולהתבטא. וכמו שאמרתי קודם, כל עוד זה מגיע ונמצא ברמת שיח, אז זה בסדר גמור. אבל כשסטודנטים וסטודנטיות מאוימים ומאוימות, זה לא יכול לעבור לסדר-היום שלנו. אני רוצה להבין, כבודו, כדי שננהל דיון ענייני. בכל הקמפוסים במדינת ישראל קיבל יושב-ראש אגודת הסטודנטים תחושת חוסר ביטחון של סטודנטים וסטודנטיות בכל הקמפוסים בכל הארץ בימים האחרונים, בשבוע האחרון, בשנה האחרונה או שאתה מתייחס למשהו ספציפי או יש תופעה רוחבית? אני מתייחס ספציפית לאירועים שקרו בשבועות האחרונים ומזה אני משליך לתחושה הכללית של מעתה והלאה.

יש אירועים בשבועות האחרונים - - - אילו אירועים? יש אירועים בשבועות האחרונים שהובילו להתססות בקמפוסים, וזה לא מתקבל על הדעת. זה לא משנה מה האירועים, מה סיבת האירוע. עצם זה שזה מגיע למקומות של הסתה ושל אלימות, זה לא מתקבל על הדעת. ודבר נוסף שנגעת בזה, יושבת-ראש הוועדה, אנחנו לא באיראן, ולהניף דגל ישראל זו לא פרובוקציה. ואנחנו קיבלנו ודיווחו לנו על סטודנטים במוסדות אקדמיים שמפחדים להניף את דגלי ישראל או מוסדות אקדמיים שלא נתנו לסטודנטים וסטודנטיות להיכנס עם דגלי ישראל. אילו אוניברסיטאות עשו דבר כזה? בן גוריון. גם בבר אילן.

אני מתבייש כבאר שבעי שאני תומך במוסד הזה. יש סרטון של בחור

הוא רצה להיכנס, ולא נתנו לו.

יושבת-ראש הוועדה, ופה אני חושב שצריכים לצאת קריאות ברורות לכל המוסדות גם בעניין הטרור והסתה בקמפוסים, גם בעניין של התבטאויות גם של סטודנטים וסטודנטיות וגם של מרצים ומרצות. צריכים לשים סוף לדברים האלה. ובכל מה שקשור לדגלי ישראל בקמפוסים, גם שם לברר מי נתן הנחיה לא להכניס דגלי ישראל לקמפוסים, ממי הגיעה הנחיה, ולהעמיד אותו לדין משמעתי. ומפה, בשורה התחתונה, אני קורא לכל הסטודנטים והסטודנטיות במדינת ישראל: אם אתם מרגישים מאוימים, ואם אתם מרגישים שאתם חוששים, ואם יש אירועים בקמפוסים, תצלמו לנו ותדווחו לנו, ואנחנו נטפל באירועים האלה. אבל אני אומר שוב, חופש ביטוי כן. הסתה ואלימות חד משמעית לא. תודה רבה. תודה רבה לך על הדברים. ואני אעבור לחברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש על כינוס הדיון החשוב הזה. אני באמת מציעה שאנחנו נקרא לילד בשמו ולא נדבר באופן ערטילאי על אלימות או על חוסר נוחות. אנחנו מדברים על השאלה: האם האוניברסיטאות שלנו והקמפוסים שלנו נצבעים בצבעי פלסטין כן או לא? ואני חושבת שהתשובה של הוועדה הזו ושל הכנסת חייבת להיות חד-משמעית לא. ואני רוצה להסביר למה. דגלי פלסטין, דגלי אש"ף, הם דגלים של הרשות הפלסטינית שבתוך ספר החוקים שלה, חוק מספר 17 של הרשות הפלסטינית, לא תוכנית לימודים, לא קריאת כיכרות,

חוק של הרשות הפלסטינית, הוא חוק שמעודד ומייצר רצח של יהודים, כי זה חוק שקובע, בתוך ספר החוקים, זה חוק שקובע שכל מי שמבצע פיגוע נגד ישראל, נגד ישראלים, נגד יהודים בעולם גם, הוא יתוגמל כספית לפי "טיב", במירכאות, הפיגוע שהוא ביצע. The more you slay, the more you get paid. ככה, זה החוק. זה חוק בספר החוקים. ולכן הרשות הפלסטינית היא רשות עוינת את מדינת ישראל ואת היהודים באשר הם. לא צריכים להגיע על החמאס. הרשות הפלסטינית, שזה בספר החוקים שלה, עד שהיא לא תעקור את חוק הרצח הזה מתוך ספר החוקים שלה, היא רשות עוינת לא פחות מאיראן. והדגל שלה לא יכול להיות מונף במדינת ישראל ובטח לא בקמפוסים, לא רק בגלל שזה מאיים על הסטודנטים שלומדים שם, אלא בגלל שזה מבזה אותנו כמדינה. וזה לא בא בחשבון, הדבר הזה. עכשיו אני רוצה לומר לך, גברתי היושבת-ראש, שאני כבר ביום רביעי שאלתי את שרת החינוך במליאה על האירועים האלה בקמפוסים. קיבלתי גם פניה מסטודנטים, חלקם יושבים כאן, מאוניברסיטת בן גוריון. ושאלתי אותה, ואני רק רוצה להגיד מה שהיא אמרה. מצד אחד היא מאה אחוז הזדהתה איתי ומאה אחוז אמרה שזה לא יכול להימשך כך. היא אמרה שהעלתה את זה בישיבה עם המל"ג ושהיא ביקשה מהצוות המשפטי שלה להגיש לה המלצות איך אפשר לנקוט בסנקציות נגד סטודנטים שמניפים דגלים כאלה ועושים אירועים כאלה, וגם נגד אוניברסיטאות שאוסרות על הסטודנטים להכניס דגלי ישראל ולהניף דגלי ישראל. אבל בסוף דבריה היא אמרה רק אבל אחד קטן, רק אבל אחד קטן, שאין לה סמכות, שאין לה בעצם סמכות לגרום להנהלות האוניברסיטאות לנהוג על פי אמות המידה שהיא הייתה רוצה. וזה דבר שצריכים לברר כאן בוועדה: האם לשרת החינוך יש או אין סמכות? האם לוועדה הזו יש או אין יכולת לגרום להנהלות האוניברסיטאות לפעול בהתאם לקודים הבסיסיים של מדינת ישראל? ולמה בעצם ראשי האוניברסיטאות לא כאן? פשוט מצפצפים עלינו צפצוף ארוך. תודה רבה. תודה רבה על הדברים. ואני רוצה לתת את ההזדמנות ל"אם תרצו", שאני מבינה שהיו ככה בלב הבלגן או מקרי האלימות שהיו שם. מי מכם רוצה את זכות הדיבור?

שי, שלום.

בזכותם אנחנו יודעים בכלל מה קורה בקמפוסים. בזכותם אתם יודעים מה שמשקרים על הקמפוסים. בזכותם . עופר, הינה, שמענו אותך.

את יודעת, אלה תנאי הקבלה לאוניברסיטאות. עופר, מתי היית פעם האחרונה באוניברסיטת תל אביב? אני גרה סמוך לאוניברסיטה. רגע, רגע, חברים.

לפני שבוע. בגאווה גדולה הייתי ביום הנכבה. ואני אמשיך להגיע עם חבריי ולהניף את הדגלים שנגד הכיבוש. יום נכבה תעשה בג'נין. את יום הנכבה תעשה בג'נין.

אתה במדינה מתוקנת צריך להיות כרגע במעצר, במקרה הטוב. אתה תשתוק. אין לך זכות דיבור.

עופר, אתה מוזמן לעבור לרשות הפלסטינית ולהיות שם. אתה מוזמן.

אני אחזור עוד פעם על הנהלים למי שמגיע. יש פה חצוף שהוא לא חבר כנסת ומפריע. עופר, אבל אתה עכשיו מפריע לי. אבל אני מנסה להבהיר את הנהלים של הוועדה, ואתה כרגע קוטע אותי.

שהוא לא חבר כנסת והוא מתחצף ככה?

אתה יודע שבדרך כלל אני גם מרימה את הקול ואני צועקת במקרים כאלה. הגרון שלי לא מסוגל לעשות את זה כרגע.

אז אני מבקשת גם להתחשב ביושבת-ראש הוועדה בעניין הזה. עופר, דיברנו על כור היתוך. היי, היי, היי.

שרן, זה בסדר. אני מבקשת לחזור על נהלי הוועדה.

לאף אחד מהמוזמנים אין רשות לדבר שלא בזכות דיבור. אוקיי? היחידים שמותר להם להתפרץ בתוך הוועדה ולקרוא קריאות ביניים ולקרוא הערות הם חברי הכנסת. אוקיי? מי מהמוזמנים שיתפרץ שלא בזכות דיבור שניתנה לו, שיקלל או יגדף את אחד מחברי הכנסת, וזה לא משנה ממי וממה, יוצא החוצה בידי הסדרנים.

אנחנו רוצים פה לשמוע את כולם. הגיעו פה אנשים מכל רחבי הארץ. תנו לנו לא ההזדמנות לשמוע את הדברים בנועם. התפרצויות, צעקות ודברים כאלה, תנו לי לטפל בח"כים אם הם מפריעים לכם בזכות דיבור.

שאף אחד לא יתפרץ לדבריהם. כן.

אני מבקשת שתתאר לנו,

גם את סדר האירועים שהיו בעצם בחודשים האחרונים שהובילו לסוג של פיצוץ כזה שראינו בעצם בתקשורת, שהתבטא בלא מעט כתבות גם בטלוויזיה וגם בעיתונות.

אני הכנתי מצגת. אני אשמח אם נוכל להציג אותה. כי שם יש לצורך העניין לא רק מילים, אלא גם עדויות וסרטונים. כך שיהיה ברור יותר איפה אנחנו נמצאים. תציג את עצמך, מאיפה אתה, מה, מי. יש לך רק ארבע דקות, אז תחשב את זמנך. אז אני אעשה את זה זריז, ברשותך.

רכז פעילים ארצי של תנועת "אם תרצו".

תודה רבה, יושבת-ראש הוועדה, על כינוס הוועדה הזו. אני שמח על כל מי שנצמא כאן. כאמור, ועדה חשובה. ואני מצר מאוד על מי שבחר לא להגיע. הטרדות, הסתה לאלימות ותמיכה בטרור בקמפוסים, אני אנסה טיפה להסביר לכם. דובר קודם באמת באופן כללי על אלימות, על הסתה וכו'. אני לא נמצא מהאו"ם. אנחנו מייצגים תנועה ציונית, הגדולה בישראל, תנועה ציונית סטודנטיאלית. ואנחנו, לצורך העניין, רואים במהלך החודשים האחרונים, גברתי היושבת-ראש, עלייה ניכרת במקרי הסתה לאלימות, תמיכה בטרור בקמפוסים. אנחנו רואים את זה, קודם כול, מאז אירועי "שומר חומות" לפני כשנה, ביתר שאת, מאז גל הטרור שהתקיים בחודשים האחרונים וספק אם נגמר. האירועים הללו מקרינים, וחשוב להבין את זה. לא מדובר על שתי זירות נפרדות. האירועים שהמתרחשים בציבור הישראלי וגל הטרור מקרינים באופן חד-משמעי על מה שקורה באקדמיה. עכשיו, אני אדלג על השקף הראשון. אשמח אם תוכלו להעביר. קודם כול, קצת על המאפיינים של התופעה. אמרתי, קשר הדוק לגל הטרור שמתרחש והתרחש לנגד עינינו. האירועים בדרך כלל מתקיימים בשני מישורים, גם במישור הפיזי וגם במישור של הרשתות החברתיות. ההתוודעות הראשונית,

היא כמעט תמיד של הסטודנטים עצמם. אנחנו לא מצאנו כמעט מקרים שבהם הנהלת הקמפוסים עצמה מצליחה לאתר ולשים לב מתי האירועים הללו מתרחשים. בדרך כלל, המעגל הראשון שמקבל את האירועים הללו הם הסטודנטים עצמם. ותכף נדבר למי הם בוחרים לפנות ומדוע. זה סימן שאלה מאוד גדול, ואני מקווה שהדבר הזה גם בסופו של דבר ישתנה. אנחנו נעבור טיפה על מעט מהאירועים שקרו לאחרונה. אפשר לקבל את המצגת? כי אני בתור פרופ' אגיד לך,

זה מצליח יותר במצגת. כרגע, יש הרבה אירועים, לצערי. ולכן אנחנו נצטרך לראות גם קצת הרבה מלל. אחרי זה אני אסביר לך איך לעשות את זה. בסדר. תודה. אז אם אנחנו מתייחסים לאירועים שיש כרגע גם בחודשים האחרונים בירושלים, גברתי היושבת-ראש, קודם כול, 29 במרץ שני סטודנטים ערבים מאוניברסיטה העברית נעצרים לאחר ששרו שירי הסתה: אימא, אני הולך לגי'האד. זה קרה ממש בלב גל הטרור. יום למוחרת הפגנות המוניות עם דגלי אש"ף. שמענו את זה קודם. 25 באפריל סטודנטים בבצלאל יוצאים להפגנה עם דגלי אש"ף בשטח הקמפוס. אני רק מבקש.

זה דגל הפלסטיני, זה לא דגל אש"ף. זה דגל אש"ף.

זה דגל פלסטיני. זה לא דגל של ארגון, זה דגל של עם. תפסיק להגיד את זה. אני מבקש לדייק. לא משנה מה יגידו, זאת האמת.

ארגון הטרור ממשיך, יושב בהנהגה שם. עופר, בזכות הדיבור שלך תוכל לומר מה שאתה רוצה. דגל של הרשות הפלסטינית, שהיא רשות לרצח יהודים.

שידייקו.

זה דגל של עם. הוא לא יכול לקרוא לזה מה שהוא רוצה.

דרך אגב, לאש"ף יש סמלים משלה.

בחוק שלה, בחוק שלה

רצח יהודים. ואם תמשיכו לשקר,

זה דגל של שמשקף את חיסולה של מדינת ישראל.

לא, לא. אם אנחנו בוועדת חינוך,

הדגל עם ארבעת הצבעים זה דגל פלסטין. זאת רשות שבחוק שלה מתגמלים רוצחי יהודים. שחאדה, זאת רשות שהחוק מתגמל רוצחי יהודים.

שחאדה, אני אצטרך להוסיף להם עכשיו תוספת זמן בגלל שאתם קוטעים אותם. גברתי היושבת-ראש, עובדות, עובדות.

גם חברי הכנסת לפעמים מעוותים דברים.

אז תמשיך לעוות דברים, תיפאדל. גם תנועת "אם תרצו" יכולה להשתמש באילו

בימי הזיכרון לחללי צה"ל ויום הזיכרון לשואה, צעקות, קללות וקריאות ביניים לביזוי, ביזוי הצפירות. אלה אירועים שאנחנו ראינו לא רק בירושלים. ראינו אותם גם בתל אביב, בבאר שבע, במקומות אחרים. וכאמור, הצעקה האחרונה גם ביום הנכבה וגם כמה ימים לפני כן הסיפור של מותה כתבת אל-ג'זירה והמחאות ההמוניות. אני רוצה עכשיו להראות לכם, אם נעבור רגע שקף,

כדי שתוכלו לחוות מעט מהדברים שנאמרים, אם אפשר להפעיל את הסרטון. (צופים בסרטון) בבקשה. בבקשה. הדברים כן,

בתוך הקמפוס עצמו, האוניברסיטה העברית: "ברוח,

נפדה אותך,

נעביר הלאה לסרטון הבא. (צופים בסרטון) אני חושב שהמילים מדברות בעד עצמן: "תתלו את הבוגד ומשתף הפעול על חרטום הטנק".

לא מדובר פה על סתם קריאות, לצורך העניין, של: אנחנו באנו בעד כתבת כזו או אחרת. הסתה לאלימות פר אקסלנס. אם אפשר לעבור הלאה, רק כדי שתבינו, התופעות האלה חובקות את כל הארץ. אני רק רוצה לעבור מעט גם על תל אביב. היה לנו שם תופעות יחסית דומות, שבראשן ציון יום הנכבה, כפי שהוא מכונה. הסרטון שראינו הוא מהאוניברסיטה העברית?

מהאוניברסיטה העברית. ותכף אנחנו נראה גם מאוניברסיטת תל אביב. זמנו מוגבל, לא?

ככל תתפרצו, אני אצטרך - - - אני שואל.

אנחנו רוצים לשמוע אותו ואנחנו רוצים לראות. כדי לראות שאין הטיה. תודה. צר לי שהזמן מוגבל, כי יש באמת הרבה מה לראות. אנחנו נעביר, אתם רוצים ישירות? דיברו על חופש הביטוי. זה סתימת הפיות. אה, כי להם צריך לתת חצי שעה, נכון? נכון? למה? למה צריך לתת כל כך הרבה זמן? כי הם מוצאים חן בעיניכם? בדיוק ככה. אנחנו מדינת ישראל, מתחברות לאמת, לאמת, עופר. אמת לאמיתה.

אתם מאריכים לו את הזמן. זה לא אף אחד אחר. ככל שאתם תקטעו אותו, ניתן לו יותר זמן.

אפשר לתת לו לתת את ההרצאה, ונבוא אחר כך. כמה שהוא צריך. מתי הוא אמור לסיים?

אתה יכול לבחור בזה, סמי. מתי מסתיימת ההרצאה? סמי, אני נמצאת עם סטופר. ככל שאתם תמשיכים להפריע, הדיון נגרר.

אין בעיה. אפשר לסיים את ההרצאה. הם לא יכולים לשמוע את זה.

גם לסתום לנו את הפניות. אז אם תהיו בשקט ולא תתפרצו, נצליח לעשות את זה. בתקווה שייתנו גם לסטודנטים אחרים לדבר אחר כך. אנחנו ניתן אם תשאירו להם זמן, בקום כל שנייה להעיר. אנחנו חמש דקות מתווכחים בינינו לבין עצמנו במקום לתת להם לדבר.

אז תוסיפו להם עוד דקה ועוד דקה ועוד דקה.

אין תחליף למראה עיניים. בואו נראה דברים שקרו באוניברסיטת תל אביב ב-7 באפריל.

גם זה בכניסה לקמפוס תל אביב. קצת קשה לראות פה את הכתוביות: "מהפכה, מהפכה". קריאות להתקוממות עממית. תכף אנחנו נראה גם קריאות לפתיחה באינתיפאדה. איפה "מוות לערבים" שהיה שם? הינה: "צאו לרחובות, יא מתנגדים; תגרמו לרחובות לבעור". העדויות מדברות בעד עצמן. זה לא אני אומר, אלא תיעודים אחד לאחד. אפשר להעביר לסרטון הבא, אם אפשר? הזה כבר מה-12 במאי גם כן מחאות. (צופים בסרטון) איפה זה? זה באוניברסיטת תל אביב, בכניסה לאוניברסיטה. גם זה ב-12 במאי, מחאות לכאורה, התאבלות כביכול על מותה של כתבת אל-ג'זירה: "ברוח,

נפדה את פלסטין". וזה אגב, לפחות לעניות דעתי, ואני חושב שגם לדעת רובכם, בין זה לבין מחאת או עצרת התאבלות אין שום דבר. משפט סיכום, בבקשה, שי.

אז אני רוצה להעביר ישר. יש לנו באמת הרבה מאוד תופעות שראינו, ואנחנו גם העברנו לך את כל החומרים שהיו לאחרונה. המלצות שלנו לכלי ההתמודדות, אפשר להעביר עוד ועוד. אני רוצה להגיד בכמה מילים. קודם כול, התמודדות של ראשי המוסדות. לצערנו הרב, גם שהם לא נמצאים פה, אנחנו לא רואים טיפול שהוא, לצערי אני אומר את זה, טיפול עיקש ואמיתי וממשי שיכול למנוע אירועים מהסוג הזה. לצערנו הרב, הרבה מאוד מראשי המוסדות, גברתי היושבת-ראש, מסתפקים בשליחת מיילים לומר שהם מתנגדים לאלימות משני הצדדים תוך שהם מדגישים, לצורך העניין, את הרצון להדגיש את הסימטריה. לא רוצים להגיד מי ומה קרה. רק שהם מתנגדים לאלימות וכו' וכו'. וסטודנטים רבים בוחרים, גברתי היושבת-ראש לפנות לאנשים, לצורך העניין, שהם חיצוניים לאוניברסיטה, בין אם זה גופים כמו תנועת "אם תרצו" ובין אם זה ישירות לתקשורת. זה כשלעצמו מעיד על אוזלת היד של האקדמיה. עצם העובדה שסטודנטים בוחרים לדלג על הנהלה של האקדמיה ושל המכללות והאוניברסיטאות ולפנות לגורמים חיצוניים מעיד בפני עצמו. וכלי המלצה שאנחנו מבקשים, גברתי היושבת-ראש, באמת בקצרה.

אנחנו חושבים שראוי, לאור כל התופעות הללו, להקים אגף לזכויות סטודנטים, קו חם בלתי תלוי להגנה על סטודנטים שמרגישים מאוימים, ותכף אנחנו נשמע אותם, סטודנטים מירושלים,

מבאר שבע וכו', כדי שיוכלו לפנות בצורה חדה וברורה ובצורה בטוחה אל מול התופעות הבאמת מאיימות שאנחנו רואים, כי סטודנטים באמת פוחדים להתהלך ופוחדים להסתובב גם עם דגל ישראל וגם בלי. והדבר השני אני לא יודע איזה תהליך חקיקה מדויק צריך לעשות בעניין הזה צריך להכתיב לכל ראשי המוסדות להכניס לתוך תקנות המשמעת ולתקנוני המשמעת, לא לסבול ולא לקבל בשום צורה שהיא קריאות להסתה, קריאות לאלימות, קריאות לטרור, התקוממות אלימה. הדבר הזה לא יכול לעבור בשתיקה. משפט סיכום.

לא יכולים, גברתי היושבת-ראש, להשאיר את הטיפול הזה רק למשטרה, להגיד שהמשטרה תטפל. אם המשטרה תגיע, וראינו מקרים שלפעמים היא הגיעה, צריך שגם המכללות ואוניברסיטאות בעצמן יגידו אמירה ערכית שהן בעצמך אומרות: מי שמסית לטרור ומי שמסית לאלימות, לא נמצא במוסד האקדמי שבו אנחנו נמצאים. תודה רבה. תודה רבה על הדברים. אני רוצה לתת את זכות דיבור לסמי אבו שחאדה. חבר הכנסת, בבקשה. לרשותך שתי דקות. מה שתי דקות? שלוש דקות. חברי כנסת, שלוש דקות. ל"אם תרצו" עשר דקות. אני מבין שזאת החלוקה.

יש פה סטודנטים שהגיעו כדי להציג את הדברים, כדי להציג תמונה. אני רוצה לתת להם את ההזדמנות לדבר.

השאלה היא שזה יהיה פרופורציונלי. אבל אנחנו מנסים. כל עוד תיתנו לנו לנהל את הוועדה כמו שצריך, בלי התפרצויות, אז אנחנו נצליח גם לעשות את זה. בבקשה, חבר הכנסת אבו שחאדה. גברתי היושבת-ראש, נושא מאוד חשוב, חופש הביטוי בקמפוס. ואני חושב שצריך להפריד בין הדברים. הדיון הכללי הזה של קלישאות וסיסמאות ושירותי הביון של "אם תרצו" עם הדוחות שלהם, את זה צריך לקחת בערבון מוגבל. ואת מה שקרה באוניברסיטת תל אביב, איפה שהייתי גם אני וגם חבר הכנסת עופר באותו זמן, משהו אחר. עכשיו, לא צריך לדבר על חשיבות חופש הביטוי. אבל אני לא חושב שחגיגות של נכבה של עם אחר הן במסגרת הנסבל בחופש הביטוי. אני חושב שהחלטה של בני אדם, לא משנה מיהם - - - חבר הכנסת אבו שחאדה, אני רוצה לשאול אותך בכנות. באמת אני רוצה לשאול אותך בכנות. אתה חושב שבקמפוס כשאתה שומע: בדם ובאש נפדה אותך, האיומים האלה על אלימות, על רצח, הילול של רצח, אתה באמת חושב שזה חוסה במסגרת חופש הביטוי? אני אמשיך את הטיעון שלי כדי לא לקטוע את קו המחשבה, ואני אשיב גם לשאלה. בסדר גמור. אז קודם כול, אני חושב שהחלטה של קבוצה כלשהי, "אם תרצו" או כל הזויה אחר, לחגוג נכבה של עם אחר, אני חושב שזה פשע. אנחנו חוגגים את יום העצמאות שלנו, כן. וזה לא פשע.

חוצפה. אתה לא תגיד את זה לא ברצפת ולא באנגליה, לא בשום מקום. גברתי היושבת-ראש, את לא - - - אם זה נכבה תלך לסוריה. איזו חוצפה לבוא להגיד לנו לא לחגוג את יום העצמאות.

חושב שיום עצמאות שלנו זה נכבה, תלך לסוריה. חברת הכנסת אורית סטרוק. מה זה הדבר הזה? תלך לסוריה. לא הייתה מקבל שם גרם ממה שאתה מקבל פה. הוא היה נתלה על איזה עץ גבוה.

מי בכלל היה משאיר אותו חי. תגיד תודה שהייתה נכבה. אחרת,

חברת כנסת סטרוק, אני מבקשת. אולי את לא יכולה לצעוק בגלל הגרון. אבל אני יכול.

אנחנו כן מאמינים שזה מה שהיה שם, זה הנרטיב הלאומי שלנו. אוקיי? ובאים אנשים לחגוג. עכשיו, עזבי, הם יכלו, נגיד, לעמוד, להפגין. אבל לבוא לחגוג נכבה, אני חושב שזה כבר עבר הרבה מעבר למה שאפשר לסבול בחופש הביטוי. דרך אגב, אני באמת חושב שזה מעיד על מחלה, על מחלה נפשית רצינית. האם זה מצדיק אלימות? מחלה - - - את המחלות הנפשיות תשאיר לוועדה אחרת. לחגוג את הסבל - - - חברים, ככל שהדברים היו קשים כלפי אותם אנשים, האם זה מצדיק אלימות? גברתי, אני מבקש. אני שואלת אותך בכנות. האם זה מצדיק אלימות? גברתי, אני רוצה לענות לך, לכל השאלות. אבל אני רוצה להגיד, לפחות אני הייתי שם, בניגוד לכל מי שיושב ומסית פה, ואני ראיתי. אני רוצה להגיד מה אני ראיתי ואיך אני חוויתי את הדברים. ואז אני אענה לכל שאלה שאת רוצה. אבל לפחות לשים את הדברים על השולחן. הדבר הזה צריך להיפסק. עכשיו, אני מבין שיש הכחשה של נכבה. חברה מכחישה. צריך לטפל בזה. אבל חברה שחוגגת נכבה זה כבר פשע. זה פשע. באמת פשע לחגוג את העצמאות שלנו.

דבר שני, דגל פלסטין, עובדה היסטורית. בכנסת ישראל. עכשיו, אפשר לחלוק מה שאתם רוצים. יש עובדות היסטוריות בעולם. דגל פלסטין קיים הרבה לפני אש"ף. לקרוא לזה במכוון דגל אש"ף כדי להסית, לא יעבוד. דבר שני, לאש"ף יש סמלים משלה. דבר שלישי, ישראל חתומה על הסכם שלום עם אש"ף. הדגל הזה חוקי במדינת ישראל. הוא לא חוקי.

לא תיקנו שום חוק. אסור להניף.

הוא מייצג את העם הפלסטיני בכל מקום. מ-1967 אסרו על הנפת הדגל. אתה יודע מתי זה השתנה? זה השתנה בהסכם אוסלו. זה לא נכון.

צריך ללמוד. זה הדגל שמייצג את כל העם הפלסטיני בכל מקום, בכל מקום. ימשיך לייצג את העם הפלסטיני בכל מקום. מי אוהב, מי שלא אוהב, לא משנה, זו החלטה. עכשיו, ניסיון המחיקה של העם הפלסטיני כשל. אין עם פלסטיני.

לא יעזור. אין עם פלסטיני.

תלמדו מאנשים אחרים. ניסיון המחיקה של העם הפלסטיני כשל.

יש בירדן. ירדן. שם המדינה הפלסטינית.

יש דברים אחרים שאנחנו לא הצלחנו בהם, אני מודה.

אין עם פלסטיני. אין.

ניסיון המחיקה של העם הפלסטיני כשל.

אז אני צריכה להוסיף לו זמן אחר כך, אם אתן מתפרצות לדברים שלו. תוסיפי לו זמן, תוסיפי. זה מה שהוא אומר בצוהריים. ואחרי צוהריים, את תסתמכי עליו כדי להעביר חוקים במליאה.

כי כמעט כל החלטות של הגוש שלהם נסמכו על האופוזיציה, על ידיכם. גוש העם הפלסטיני. תסתמכי עליו אחר הצוהריים כדי להעביר חוקים במליאה.

תלוי כמה כסף שילמו להם. שרן, תלוי כמה כסף שילמו להם. כל חוק. סליחה, מי נשען על המשותפת כחלק 60:60?

אותו. הוא עושה לך הנשמה מפה לפה.

ניסיון המחיקה של העם הפלסטיני נכשל. מה לעשות? ככה את סופרת.

ניסיון המחיקה של העם הפלסטיני נכשל. נקודה. עכשיו, לגבי השאלות, אני מתנגד לאלימות, מתנגד להסתה.

30 שניות, משפט סיכום.

אני עונה לך על השאלות. ולחברות הכנסת, מי שיתפרץ עכשיו וינסה להכניס לי כל מיני תכסיסים פוליטיים, אני אתחיל לקרוא אתכם לסדר. הדיון הזה צריך להיות דיון ענייני. אתן רוצות להכניס פוליטיקה, אין בעיה. אני אכנס בהן גם ב-120 קמ"ש. לא על חשבון הסטודנטים שהגיעו לפה. אני רוצה לענות. 30 שניות, סיכום. אני מתנגד לאלימות. אני מתנגד להסתה. אני מתנגד לפגיעה בחפים מפשע בכל מקום בעולם. אני עקרונית בעד חברה דמוקרטית שמבוססת על צדק ועל שוויון לכל האזרחים. זה הפרויקט הפוליטי שלי. ואנחנו מוכנים לשבת עם נשיאי האוניברסיטאות, ראשי האוניברסיטאות ולהגיע להסכמות בסיסיות. חלק מההסכמות הן שצריך להפסיק את הכחשת הנכבה.

תודה רבה. אני רוצה לעבור לדובר הבא. נמצא איתנו כאן יוסף חדאד, מנכ"ל "ביחד ערבים זה לזה",

לרשותך גם שתי דקות. אני נאלצת לקצר בגלל חברי הכנסת שממשיכים להתפרץ אחד לדברי השני. אז בבקשה, שתי דקות לכל דובר. תודה רבה. שומעים אותי? כן. טוב. בכל מקרה,

לפני שאני אתחיל, אני באתי מסודר עם קצר.

כי חבר הכנסת אבו שחאדה מדבר על אלימות. אבל באייטם על אלימות בערוץ 12, שהוא תמיד נגדי, החליט לקרוא לי חלאת אדם ועוד כמה דברים. זה מעניין לראות אותך ולשמוע אותך מדבר על אלימות כשאתה בעצמך אלים ומסית. ואתה יודע מה עוד יותר מדהים אותי? מה שמדהים אותי זה - - - כן.

רגע, שנייה אחת,

וחברת הכנסת אורית, אני חייב להגיד לך שאת פשוט נותנת לו דלק.

את נותנת לו דלק להמשיך כל דבר. עופר, כמו שאמרתי לך, אתה אמור להיות במעצר כרגע. תן לי כרגע לדבר. מה זה הדבר? הוא אומר לחבר כנסת שצריך להיות במעצר.

סליחה. למה אסור לו להגיד את זה? - - - רגע, אני לא מבין למה. למה אסור לו להגיד את זה? סליחה, אין זכות ביטוי? עופר, עופר, מה עם חופש הביטוי? נגמר חופש הביטוי? סליחה, יוסף, אני מבקשת. אדוני, תדבר לעניין. אל תתקוף חבר כנסת.

אחד, אני אומר שדבריו של חבר הכנסת אבו שחאדה כן גובלים בסוג של הסתה שמנסים להגיד שאנחנו מנסים להכחיש דברים או להעלים כל מיני דברים כאלו ואחרים.

מה ההסתה? מה ההסתה, סליחה? מה ההסתה? אם אתה חושב כמו שתיארתי. מדינת ישראל מכחישת נכבה, גברת. מדינת ישראל באופן רשמי מכחישה נכבה. מה קורה לכם? חבר הכנסת אבו שחאדה, אם אתה חושב - - יש פה אורח שמדבר בחוצפה לחברי הכנסת. זה העניין.

נפדה את פלסטין, ואתה חושב שהן לגיטימיות במסגרת חופש הביטוי, זו הסתה לאלימות. באמת, בואו, אתם יכולים כל פרובוקציה שאתם רוצים.

את הופכת את היוצרות פה, זה פשוט לא ייאמן. תודה רבה. ואני מבקשת שתיתנו לו. במקום להעיר לו איך שהוא אומר שצריך להכניס חבר כנסת למעצר, את מעירה לחבר כנסת?

מה זה?

אחרי הביקור הגרוע שלו בצ'ילה, איפה שזרקו אותו מכל הקמפוסים ומכל המדרגות, אני יכול להבין את התסכול שלו. אבל את זה שאת מנהלת את הדיון בצורה הזאת?

אני מבקשת לשמור על השקט. אני מבקש לא להסית נגדי. אני מבקש ממך לא להסית נגדי במשך כל הדיון, אם את יכולה. אם את יכולה.

אני לא רוצה להוציא אותך, אוקיי? למה סגרו לי את המיקרופון. אני מבקשת, כדאי.

אני ממליצה לך, יש לך זמן מוגבל.

דקה כבר עשית. נשארו לך 60 שניות. אני הייתי ממליצה לך להתרכז בדברים שבאת לומר מאשר לתקוף ברמה האישית חברי כנסת.

אני רק אגיד לגבי צ'ילה, שרן, חברי פרלמנט הזמינו אותי לנאום בוועדת החוץ והביטחון. אני מציעה לך לא להתייחס לזה. אתה סתם מבזבז את הזמן. בוא תדבר על מה שקורה. יש לך 60 שניות. כבוד היושבת-ראש, חברי הכנסת, חברים יקרים, שלום לכולם. אני מסתובב בארץ ובעולם בשנים האחרונות ומקיים הרצאות בפני סטודנטים בקמפוסים. כשאני בעולם, אני רגיל לחוות מחאות נגדי וניסיונות להשתיק אותי ולבטל אותי רק כי אני מישראל. זה קרה לי ממש לאחרונה בצ'ילה. זה קרה לי ממש לאחרונה באיסלנד. וזה קורה כמעט בכל מדינה שאני מגיע אליה. אבל יש תופעה חדשה לאחרונה, שאני חווה את זה גם פה בארץ. ואני רוצה לשתף אתכם בשני מקרים ממש מהזמן האחרון. בתחילת החודש הגעתי להרצאה באוניברסיטת תל אביב, וקבוצה של סטודנטים שמזהה את עצמה כפלסטינית, התחילה מייד למחות נגדי ונגד ההגעה שלי, וחטפתי קללות ואיומים ואפילו מישהו כתב לי: כדאי להגיע עם שכפ"ץ. מחר אני מגיע למכללת ספיר.

ברגע שזה פורסם לפני כמה ימים, התחילו מחאות, וסטודנט מאגודת הסטודנטים במכללה בשם סלימאן אפילו רשם שהם מתנגדים להגעה שלי כי מדובר באירוע פוליטי, כי אני "ערבי מחמד" ושההגעה שלי פוגעת בשקט הנפשי של הסטודנטים הערבים במכללה. וחשוב לי להגיד שהוא וחבריו הובילו החודש אירוע נכבה במכללה עם דגל פלסטין, אבל להרצאה שלי הוא קורא אירוע פוליטי. הוא וחבריו, שמגדירים את עצמם פלסטינים, רוצים חופש ביטוי, אבל כשזה מגיע רק מצד אחד, מהצד שלהם. כשבא ערבי ישראלי שמדבר אחרת, ולא מזהה את עצמו כפלסטיני, ורוצה לקדם שותפות, הם מנסים להשתיק אותי ועושים את זה באופן הכי אלים שיש. אנחנו מדינה דמוקרטית, וחשוב שכל אחד ירגיש חופשי להגיד את דעותיו בגבולות חופש הביטוי. אבל אותם סטודנטים קיצוניים מנצלים את אותו חופש ביטוי שהם זכאים לו כדי להסית, כדי לעורר פרובוקציות, כדי להעביר מסרים אלימים ותוקפניים, ולזה צריך לשים סוף. כאן זו מדינת ישראל. מי שלא מקבל את זה ולא מכיר בזה, יכול לעבור ללמוד באוניברסיטה הפלסטינית אחרת, אולי של חמאס. אבל לא ייתכן שהמדינה לא תעשה כלום בזמן שהם הופכים את הקמפוסים שלנו לכלים במאבק שלהם נגד זכות קיומה של מדינת ישראל.

וחשוב לי עוד לומר יותר משהם פוגעים בסטודנטים היהודים, הם קודם כול פוגעים בסטודנטים הערבים ישראלים, שרוצים ללמוד, להתקדם ולבנות לעצמם עתיד כחלק אינטגרלי בחברה הישראלית. אבל בגלל אותן קבוצות של סטודנטים פנאטיים ורדיקלים, הם מסומנים וסופגים אש. כן, אותם סטודנטים שבאים רק ללמוד. בשבילם אני נאבק, לא בשבילי, כי אני אמשיך לספוג מהם את ההתקפות ואעמוד בהן על אפם וחמתם. אבל אני נלחם בשביל הסטודנטים הערבים, בשביל השותפות, בשביל שנדע לעמוד על שלנו במדינה ושנפריד בין חופש הביטוי לחופש להסית וללבות את האש. ומה ששני חברי הכנסת האלה פה עושים זה להסית וללבות את האש.

יפה מאוד. דיברת יפה מאוד. תודה רבה לך.

עופר כסיף שקרא לחברת כנסת תרגולת, בוא. חבר הכנסת עופר כסיף, זו מדינת ישראל.

אל תגיד לי לעוף.

יוסף. תוציאי אותו. חצוף.

חצוף. היי, יוסף, אני מבקשת בלי התפרצויות. מה זה?

אתה שמעת איך פונה אליי? חתיכת חצוף. כך הוא מדבר לחבר כנסת? מה זה פה?

יש לך מזל

את לא מתביישת להגיד את זה? אתה מעיר לו כל הזמן. אתה מעיר לו הערות. נו, בחיאת, די כבר. יש פה אורח וכך הוא מדבר

זה לא הגיוני.

היא מרשה לעצמה לגרש אותי? זה נראה לכם סביר? אני אמשיך. אני אצטרך לתת לה עוד זמן. אתה סתם מתפרץ. גברתי היושבת-ראש, חברת כנסת מגרשת חבר כנסת. מזמינה אותך לעבור לרשות הפלסטינית בהחלט, אם אתה לא תבין שפה זו מדינה של

אני לא יכולה.

אני אמרתי את הדברים בצורה מאוד ברורה. ואני חייבת לומר עוד פעם, שמעתי היום - - - אני שואל את וולדיגר, אם אני לא חושב כמוך - - - אתה לא תפסיק?

חבר הכנסת אבו שחאדה - - - יושבת חברת כנסת שאומרת שהיא רוצה לגרש חבר כנסת. אני לא יכול להבין את

נכון מאוד.

יש פה גם סטודנטים במירכאות מהצד השני, שייתנו להם גם. אני מבינה, וככל שתמשיך לדבר,

אנחנו נותנים ממש שתי דקות לכל אחד.

אלה דברים קשים, הדברים שאת אומרת. אני חושבת שאסור שאף סטודנט יחווה את הדברים האלה בקמפוס.

דגל אש"ף זה קריאה למאבק, לקרב, למלחמה נגד מדינת הלאום של המדינה היהודית. מי שמניף דגל אש"ף הוא שואף לחסל אותה ולהקים על חורבותיה סוג אחר של מדינה,

אסלאמית, אין לי מושג איך קוראים לזה. הנורמליזציה שעובר הדגל, דגל

אז הקריאות הן כאלה: "ברוח,

נפדה אותך שירין,

לתלות את הבוגדים ואת משתפי הפעולה" - - משפט לסיכום, בבקשה. - -"אנחנו לא

אנחנו רוצים לשמוע את שני הצדדים,

השאלה שלנו לדיון - - - רק תיתני להמשיך את המשפט. אין בעיה. אני אתן לך. אני גם אוסיף לך זמן על הזמן של השאלה שלי. השאלה שלנו פה בדיון הזה היא: איפה עובר הגבול של חופש הביטוי? כשאנחנו רואים מקרי אלימות,

חופש הביטוי ועובר לקריאה להסתה ולאלימות אחד כלפי

הוא מעל הוועדה? אני מבקשת להוציא לשתי דקות את יוסף חדאד. שתי דקות. זה שתי דקות רגיעה, חוזרים. די. חבר הכנסת עופר כסיף, אני מבקשת מחברי הכנסת - - - אפשר את רשות הדיבור?

מרגי היה לפניהם.

אני מבקשת את זכות הדיבור לפני הח"כים, אפשר? שתי דקות, בגלל השדולה. אני מתנצלת, אבל יש פה פשוט גם ח"כים שממתינים. מצידי, היא יכולה לדבר לפניי, אם היא ממהרת.

אם זה בסדר מבחינתך? אז ממש, רות, שתי דקות.

קודם כול, תודה רבה. כל הכבוד שבאמת כינסת, גברתי היושבת-ראש, את הדיון המאוד חשוב הזה. ותודה לכל הסטודנטים שהגיעו. שמי רות וסרמן לנדה. אני חברת כנסת מזה שנה. כל מי שמכיר אותי יודע שאחד הדברים שהם נר לרגליי בוודאי זה חופש ביטוי. התפיסה שלי היא תפיסה ליברלית. כל החיים שלי אני עוסקת לא מעט בניסיון לשלב את האוכלוסייה הערבית בתוך המיינסטרים הישראלי. ואני רוצה להגיד לכם משהו שלי באופן אישי מאוד מפריע בדיון הזה. מי שפה בימין הוא נגד אלימות והסתה של חלק מהסטודנטים הערבים, ומי שבשמאל הוא לכאורה בעד. וזה פשוט מטורף. זה מטורף.

זו דעתך, עופר. אני שומעת באוזן שלי,

עליתי למדינה הזאת בגיל 17, ומאז אני חייה פה. ואתה יודע וכולם, כל מי שמכיר אותי, שאולי מיליון שעות אני השקעתי בהתנדבות ולא בהתנדבות בניסיון, ואני ממשיכה.

השדולה שאני מובילה עכשיו היא בנוגע למיגור האלימות והפשיעה בחברה הערבית. ואני אומרת, כל מי שבימין פה הוא מה? נגד הסתה ואלימות? אסור שתהיה הסתה ואלימות. "בדם וברוח נפדה אותך פלסטין" זה לא לגיטימי באוניברסיטה. ולכן וגם לקרוא מוות לערבים זה לא לגיטימי. והגיע הזמן שבאוטובוסים ובכיתות ובבתי חולים ובאוניברסיטאות יהיה פה סדר. נכון - - - אבל רגע, זה שלך. אבל אתה דיברת כל כך הרבה. חבר הכנסת אבו שחאדה, אני אוציא אותך להירגע. אני לא דיברתי הרבה. ואני אומרת מדם ליבי. העולם הזה השתגע. המדינה הזאת השתגעה. אתה טועה, סמי. אסור להגיד: "בדם וברוח נפדה אותך פלסטין" באוניברסיטה כמו שאסור להגיד את זה באף אחת ממדינות ערב וגם לא ברשות הפלסטינית. ואסור לומר מוות לערבים. והגיע הזמן שמישהו ישים את יד ואת הרגל ולהגיד: די, די מכאן ודי מכאן. הסתה ואלימות זה רע. משפט סיכום. זה לא של הימין. זה לא של הימין לקחת על זה בעלות. ואני לא מהשמאל ואני לא מהימין. אני נגד אלימות ואני נגד הסתה. ואסור לנו, אסור לנו, להבליג. תודה רבה. תודה רבה על הדברים, כן, רות וסרמן. אני רוצה לתת את ההזדמנות יש לנו פה סטודנטית לתואר ראשון, גליה?

בבקשה, ממש ככה דקה וחצי. קודם כול, תודה רבה. ואני רוצה לציין שאני לא מייצגת שום מפלגה ושום גוף אזרחי. אני סטודנטית, אזרחית

אני לומדת בבן גוריון. אזרחית שחרדה על עתיד של המדינה שלנו. יש עכשיו אצלכם הפגנה.

דגלים של פלסטין, כן. שלחו לי. אתם קוטעים אותה, אבל, נו, באמת. יש לה דקה וחצי. 90 שניות. אני רוצה להגיד שתחושת הביטחון היא עוד נרמסה אי שם ב"שומר חומות". אבל זה הולך ומקצין ומקצין. והיום אנחנו כבר מבינות ומבינים שאנחנו חייבים להגיע עם אמצעי הגנה לאוניברסיטה, כי אין מי שיגן עלינו. אנחנו מבינים שכדי לקבל תגובות מהקמפוסים ומהנהלות האוניברסיטאות, אנחנו צריכים לפנות לכלי התקשורת ולחברי כנסת.

הם לא יגנו את זה ולא נרגיש תחושת ביטחון. ופה אנחנו מבקשים את התערבותכם ואת התערבות המשטרה כדי שלא נצטרך לפנות כל פעם לכלי תקשורת אחר כדי לקבל איזושהי תגובה. הזיה. לא ייתכן שאירועים קיצוניים כאלה יקרו, בטח לא באוניברסיטה ובטח לא בשום מקום. כולנו בעל חופש ביטוי וכולנו רוצים ביטחון. אבל כרגע אין לנו ביטחון בסיסי. אין לנו ביטחון בסיסי. אנחנו לא מקבלים הכלה של הסתה ואלימות בקמפוסים. אנחנו לא ניתן לזה יד. אף אחד מאיתנו. אנחנו דורשים שהאוניברסיטה וכל האוניברסיטאות ייצרו מנגנון ותקנות שיגבילו את הדברים ויעשו סדר מה מותר ומה אסור, ומה קורה לסטודנטית שנעצרת בחשד להסתה לרצח, ומה קורה כשהיא חוזרת לספסל הלימודים. האם אנחנו מסוגלים לשבת איתה כשברשתות החברתיות היא תומכת במחבלים? האם זה משהו שאנחנו מקבלים, מכילים? כי אנחנו לא מסוגלים להכיל. ואנחנו ציבור רחב שלא יכול לקיים את הדבר הבסיסי ללמוד. ואת זה אנחנו דורשים. זו כבר לא בקשה, זו דרישה. תודה רבה לך, גליה, על הדברים שאת מביעה כאן בפני הוועדה, בפני חברי הכנסת. היא אמרה דבר אלמנטרי. ללמוד. היא אומרת: באתי ללמוד. אלה דברים קשים, לחלוטין. זה לא ייאמן, לא ייאמן.

חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. גם לרשותך שתי דקות, בבקשה. אני רוצה לומר,

שעצם הדיון הוא מביש ומזעזע ואני רוצה להסביר למה. דבר ראשון, ההתנהלות של גברת היושבת-ראש כשנכנס לפה אורח - - - אני מציעה לך להיזהר, עופר. אני מדבר לעניין ומותר לי לדבר ואת לא יכולה לפגוע בזכות הדיבור שלי. אני לא מגדף. מותר לי. בעיקרון, מותר לי. אני אומרת לך, תיזהר.

מותר לי להעביר עלייך עניינית כמו שלך מותר להעביר עליי. כמו שקראת לי פשיסטית בשבוע שעבר.

זו באמת ביקורת לגיטימית. קודם כול, כן, אבל זו לא הכוונה שלי כרגע.

אז אני אומרת שתיזהר.

כשקוראים לי תומך טרור זה לא פחות גרוע, שלא לומר יותר גרוע. ואני לא שמעתי אותך יוצאת נגד.

עכשיו, אני אומר עוד פעם, הניהול הוא מביש. כשיש פה אורח, לא משנה כרגע מי, זה באמת מאיזה צד, שמגדף חברי כנסת, הוא אומר שחבר כנסת צריך להיות במעצר, קורא לחבר הכנסת אחר איך הוא קרא לך? לא משנה. הוא קרא לי. הוא ממשיך. אני אוציא אותך עוד פעם לשתי דקות. הם מדברים עליי. סליחה, להוציא לשתי דקות את יוסף. ואת נותנת לו את זכות הדיבור. ולעומת זאת לחברי כנסת מסומים את לא נותנת. את מזהירה אותם. זה דבר שלא ייאמן. דבר שני, הנושא הזה עולה עכשיו משום שלכאורה, ואני מדגיש את המילה לכאורה, הייתה אלימות של סטודנטים מצד מאוד מסוים פוליטי, שמאל כלפי ימין. ואני מדגיש, שזה כביכול כי זה שקר. אבל במשך שנים, במשך שנים יש אלימות של סטודנטים מהימין בהובלה של ארגון "אם תרצו" שמייד אומר עליו כמה מילים שבית המשפט קבע. זאת דיבה. זאת דיבה. אנחנו לא מעודדים אלימות. הוא מפריע. הוא מפריע.

והכנופיות הפשיסטיות של "אם תרצו" מאיימות על סטודנטים ערבים, מכות אותם. רק השבוע במעונות באוניברסיטת תל אביב הגיעו הכנופיות האלה וצעקו במסדרונות. תפסיק לקרוא להם כנופיות.

אל תקרא להם כנופיות. זה אלה שלומדים שם הם הכנופיות. מבקשת להוציא אותה לשתי דקות. הם מסתובבים במסדרונות, הסתובבו במסדרונות המעונות וצעקו. הם שומרים על הסטודנטים. אני מבקשת לצאת לשתי דקות, להירגע ולחזור. וצעקו מוות לערבים. על זה לא מדברים. מתי מדברים? כשכביכול יש אלימות מהצד הערבי. המניע האמיתי של הדיון הזה שנעשה בצלמה ובדמותה של הכנופיה הפשיסטית "אם תרצו", הוא סתימת כל קול ביקורתי, עצמאי וספקני שיש באקדמיה. הם לא רוצים שתהיה - - - לסיכום, בבקשה.

אני מבקש. זה לא ייתכן שאת תיתני עשר דקות ל"אם תרצו" ולי תיתני שתי דקות.

אני לא מתכוון להגיע לעשר דקות. אם אנחנו מחשבים עכשיו את כל ההערות שלך, אנחנו נגיע להרבה יותר מעשר דקות.

אתה כבר על שלוש דקות. אני מבקשת שתסכם את דבריה. אני רוצה שאת תיתני לי לסיים. זה פחות מדקה.

אני אומר עוד פעם, הם רוצים סתימת פיות של כל מי שיש לו ביקורת וספקנות ומחשבה עצמאית. ומותר, וחובה באקדמיה במיוחד, לפתח מחשבה עצמאית, ביקורת וספקנות. את זה הם רוצים למחוק. עכשיו, אני אסיים בשני דברים מאוד מאוד קצרים. בית המשפט המחוזי קבע, ואני מצטט מפסק הדין שלו, ומי שיגיד שבג"ץ הפך את זה,

מה שנאמר בתביעת דיבה של "אם תרצו" ובית המשפט דחה אותה, נאמר כך: "קיימים קווי דמיון מסוימים בין התנועה הזאת" כלומר, 'אם תרצו' "לבין עקרונות מסוימים שביסוד הפשיזם". את זה בית המשפט קבע. וכך הארגון הזה מתנהל.

דבר אחרון לגבי הנושא של הדגל. קודם כול, מדובר בדגל של עם, בדגל הפלסטיני, והוא דגל לגיטימי לא רק מבחינה עקרונית אלא גם מבחינת החוק הישראלי. אין עם פלסטיני אבל שיהיה.

כמובן שאני נגד זה שימנעו הנפת דגלים אחרים, כמובן דגל ישראל,

אני לא אומר שצריך לאסור את זה.

אבל אני רוצה רק באמת לסיים בזה. בסעיף 15 לחוק המועצה להשכלה הגבוהה שעוסק בחופש פעולה, כל הדברים האלה נמצאים באחריות המוסד האקדמי, ולא באחריות המדינה. וטוב שכך. כך שאם מוסד אקדמי מחליט שיניפו או לא יניפו דגל, אל למדינה להתערב. תודה רבה על הדברים. ואני רוצה באמת לתת רגע את זכות הדיבור. נמצאת איתנו גם סמנכ"ל אקדמי במועצה להשכלה גבוהה, מרב אברהמי. נמצאת איתנו? שרן, אני חייב לעוף.

כולנו חייבים וחייבים והולכים וחוזרים. ורות הייתה פה ונתנו לה והיא אחרינו. אני פשוט חייב לעוף. שנייה. אני מנסה. אתם כל הזמן קוטעים. רגע. אנחנו לא שמענו את - - - ואת הממשלתיות, וכבר נגמר לנו הדיון. ואני אמורה לסכם. אז איך אני עכשיו אדחף עוד סטודנטים וחצי מחברי הכנסת?

אז בכל זאת, יש סטודנטית שחוותה אלימות.

ואני מנסה לתת. אתם כל פעם קוטעים אותי. זה בלתי אפשרי כך. קודם כול, מרב, תודה שאת עולה איתנו בזום, למרות שהדרישה שלי הייתה באמת להגיע לוועדה, גם מכם וגם מראשי האוניברסיטאות. הדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת, באמת. מדובר פה בנושא קריטי שגם אני פניתי אליכם ברמה האישית עליו. זה מגיע לקצה גבול כרגע.

אני בבוקר התקשרתי ולשאלתי את מזכירות הוועדה ונמסר לי שאין שום בעיה לעלות בזום. לכן אני בזום. אתם אמרתם שלא יכולים לבוא. אתם אמרתם שאתם לא יכולים להגיע. ולכן בלית ברירה העלו אתכם בזום.

זה לא מה שנאמר לי.

בכל מקרה התוצאה זהה. בין אתם בדיון ובין אם אתם לא בדיון, אותה תוצאה. זה בלתי מתקבל על הדעת שאתם לא הבאתם לפה את ראשי האוניברסיטאות לדיון כל כך קריטי ומהותי. אנחנו צריכים לשמוע מהם מה נעשה בקמפוסים, שאנחנו שומעים שסטודנטים יוצאים עם דם, מאושפזים, חדרי מיון. ולא משנה איך,

כמה ולמה, יש פה אחריות עליהם, ואחריות על ראשי האוניברסיטאות בדבר הזה. נמצאת פה נציגת ור"ה. ואנחנו נמצאים, נציגי המל"ג. אני לא יודעת, אם הוזמנו ראשי האוניברסיטאות, מדוע לא הגיעו. אז אני גם בדבריי לסיכום אני אומר שביום שני בשעה 12:00 יתקיים דיון נוסף.

ואני מצפה מכם, אוקיי? לשלוח את ראש המל"ג. מוור"ה לשלוח את הנציג הראשי, ושכל ראשי האוניברסיטאות יתייצבו פה, כי מה שקורה כרגע, בשבועות האחרונים באוניברסיטאות, הוא פשוט קו גבול שאי-אפשר להשלים איתו. גברתי, למה את מתעלמת מדברים שקרו קודם?

להוציא, בבקשה, לשתי דקות רגיעה. למה את מתעלמת? סדרנים,

להחזיר אותו ב-12:58, בבקשה. ויש פה סטודנטית שחוותה אלימות לפני שבוע,

ולכן הדרישה שלי היא שתגיעו כולכם, תתייצבו פה ותיתנו פה לכל חברי הכנסת, שורה של מעל 15 חברי כנסת, שמבקשים תשובות. אנחנו צריכים לשמוע אותם. אז אני מבקשת שכבר תארגנו את כל ראשי האוניברסיטאות להגיע לכאן לדיון ביום שני. אני אסכם את זה גם בדבריי מאוחר יותר. עכשיו,

אני יודעת שאת השליח ככה, בסופו של דבר. אבל בסופו של דבר כמי שעלתה, את צריכה לענות לנו על השאלות האלה.

אנחנו שומעים על מקרה אחר מקרה, הפגנה אחר הפגנה, הסתה אחר הסתה, אלימות אחר אלימות. מה המל"ג עושה עם זה? אילו הנחיות אתם מורידים לראשי האוניברסיטאות? המל"ג, זה לא תפקידו בכלל.

המל"ג לאורך השנים קיימה דיונים בנוגע לדברים מהסוג הזה, וקיבלה החלטה אחרונה ב-2014 לגבי פעילות ציבורית בקמפוסים כאשר בעצם היא מבקשת ממוסדות להשכלה גבוהה קודם כול, זו אחריות של המוסדות להשכלה גבוהה, זה ברור. אבל אתם רואים שזה מדרדר. אתם לא שמים פה איזשהו ברקס? פניות הציבור שמגיעות אלינו, לא הגיעו אלינו רבות. פניות הציבור שהגיעו אלינו, אנחנו בעצם מבררים אותן אל מול המוסדות להשכלה גבוהה. והמוסדות להשכלה גבוהה, למיטב הבנתנו, מטפלים. אנחנו יודעים על שני מקרים שאתמול לאחרונה, באופן מקרי, הגיעו לידיעתי, על מוסדות שהשעו תלמידים שעסקו בהסתה ובפעילות לא ראויה. המוסדות, למיטב הבנתנו, מטפלים ועומדים מאחורי אחריותם. מה היה זמן השעיה של אותם סטודנטים? אני מבינה שבמוסד אחד השעו לצמיתות. במוסד אחר לתקופה מוגבלת. אני לא באמת יודעת להשיב בצורה מדויקת. אני יכול להשיב. היא צריכה עזרה.

על מה? שלא אפשרו לסטודנט לשים דגל ישראל בקמפוס. בצלאל השעו ל-15 ימים והוא חזר לספסל הלימודים.

תודה. מה עמדת המל"ג בעניין של הנפת דגלי ישראל?

כשאנחנו שומעים על אוניברסיטה שלא מאפשרת, מה שקרה בבן גוריון, לדעתי, שלא אפשרו לסטודנט להיכנס עם דגל ישראל, כשמוסד חינוך מחויב בהנפת דגל ישראל על פי חוק, איך זה מתכתב בעצם עם הנהלים שלכם?

בישיבת מל"ג האחרונה העלתה את הסוגיה שרת החינוך ביום המל"ג. בעקבות אותה ישיבה, יום לאחר הישיבה, יצא מכתב מממני כמזכיר המל"ג, כמזכיר המועצה להשכלה גבוהה, לכל המוסדות להשכלה גבוהה, ובו הזכרנו את חובת המוסדות להשכלה לחוק הדגל ולהנפת דגל ישראל על ראש בניין המינהלה. המכתב הזה נשלח לכל המוסדות להשכלה גבוהה, לנשיאים, לרקטורים - - זה תודה.

לכל מי שאחראי על המוסדות להשכלה הגבוהה בעצם, ליישם את חובתו לחוק הדגל. אוקיי. אייר, תוודא,

באמת שיש בכל מוסד דגל, לראות אם הם באמת עוקבים אחר ההוראות או לא. יש לנו את הבחור מהארגון של הדגלים. אתה יכול לבדוק, לעשות קצת סקר, לראות את זה. ומה בנוגע לסטודנטים שמגיעים עם דגלי ישראל? איך זה יכול להיות שמונעים מהם כניסה עם דגל ישראל? על זה מה עשיתם? להבנתנו, המוסדות אמורים לטפל בזה. ושוב, אנחנו מבחינתנו את ההוראה שלנו הוצאנו. האם האוניברסיטה מבחינה חוקית - - - בכל מקרה - - - שהמוסדות אכן מטפלים. ובכל מקרה אני גם אוסיף ואומר שביקשה השרה בישיבת המל"ג האחרונה לבדוק את הסמכויות ומה ניתן לעשות מול אותם אנשים בעצם מסיתים או מונעים. אבל החובה היא ברורה ואין פה שאלה לגבי החובה של המוסדות להניף את הדגל. זה, נגיד, לעניין המוסד. גם אנחנו נעקוב בעניין הזה. השאלה שלי היא לגבי כניסה של סטודנטים גם דגלים. למה מונעים את זה מהם? מה הסיבה? והאם זה בכלל מותר על פי חוק? אולי על השאלה החוקית, עמרי גולן, נציג הלשכה המשפטית שלנו במל"ג, יוכל להשיב. עמרי גולן איתנו? את רואים את עמרי גולן?

אז תשאירי את שניהם על דיבור. תודה רבה. שלום, עמרי.

אנחנו נשמח להבין. איך יכול להיות שמוסדות האוניברסיטה מונעים כניסה של סטודנטים עם דגלים לתוך השטח להם? דגלי ישראל, כן? לא דגלים אחרים. קודם כול, אנחנו לא קיבלנו פנייה בנושא הזה. אנחנו קיבלנו, כמו שמרב אמרה, מספר פניות בודדות. אחת הפניות התקבלה בתחילת החודש והיא של תנועת "אם תרצו". היא צוינה גם במצגת ש"אם תרצו" הציגו כאן בוועדה. זה היה בנוגע להעמדה לדין משמעתי והרחקה מאוניברסיטה העברית של הסטודנטים שמסיתים לאלימות ולגזענות. אנחנו כמובן פנינו גם לאוניברסיטה העברית וקיבלנו את התייחסות הרקטור שלפיה ההפגנה הזאת נעשתה באישור והייתה תחומה לאזור שנקבע מראש על ידי צוות הביטחון. וזה לא סיכן את האנשים בקמפוס. ובכל מקרה, המוסד עוד בודק את תוכן הדברים שנאמרו שם. ואם הוא יצא שיש בהם עבירה על החוק, הוא יעביר את העניין לטיפול של המשטרה. זה קודם כול, לגבי הפגנה. רגע, על איזה מקרה אתם מדברים? מה שהוצג עכשיו במצגת של "אם תרצו". אה, מה שראינו בסרטון של קריאות: ברוח, בדם. היושבת-ראש שאלה על בן גוריון, ספציפית.

היא שאלה גם על הדגל בבן גוריון.

אני שאלתי על הדגל, על אי כניסה של דגל ישראל לאוניברסיטת בן גוריון. אל תעזור להם להתחמק. בכל מקרה, אני אדגיש ואני אחדד שכל הנושא של הפעילות הציבורית של סטודנטים בקמפוסים מוסדר בסעיף 6 לחוק זכויות הסטודנט שקובע באופן ברור שלסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה - - - עמרי,

יש לי שאלה. אנחנו מכירים את זה. יש פה את הכללים, הכול מולי. רק תנו לי לסיים את הטיעון הזה בהיבט משפטי. אבל יש לנו שאלה מאוד מאוד ספציפית. האם מבחינה חוקית, מבחינת החוק הישראלי, מותר לאוניברסיטה לאסור על כניסה של סטודנט עם דגל ישראל לתוך הקמפוס? אני לא מכיר הוראה כזאת.

בבר אילן זה היה. ואם תתקבל פנייה בנושא הזה, היא תיבדק אל מול המוסד, כמו שהתקבלו פניות בנוגע לזה, שהמוסדות לא מניפים את הדגל על פי חוק הדגל, הסמל וההמנון. אנחנו פנינו לכל מוסד שקיבלו פניה בנושא הזה

אז אני שמחה אולי לבשר כאן,

לסטודנטים שפנו אלינו שגם על פי הייעוץ המשפטי של המל"ג, אין כל מניעה מסטודנט ישראלי להיכנס לקמפוס גם דגל ישראל. אין כל מניעה משפטית או חוקית להיכנס לקמפוס עם דגל ישראל.

את לא מאמינה שאת אומרת את זה. - - - בישראל בשביל שיישמע המשפט הזה.

יש מניעה מעשית לסטודנטים שעושים את זה. חשוב לציין שזה דגל גם של ערביי ישראל. והסטודנטים הערבים לומדים בארץ ישראל.

אני עדיין בהלם שזה צריך להיאמר. ברור.

זה גם הדגל שלהם.

אבל, מפה יוצאת בקשה. נמצאים פה המון המון סטודנטים פעילים שנמצאים בקמפוסים. במידה שאחד הקמפוסים למעשה אוסר עליהם את הדבר, אני מבקשת שתפנו מכתב אלינו, לוועדת החינוך, אליי ברמת האישית, ולמל"ג עצמו שלא יגידו אחר כך שלא קיבלו פנייה, על מנת שהם יוכלו לפנות לאותה אוניברסיטה ולנזוף ולוודא מה היה המקרה ואיך למעשה הוא נעשה. אפשר גם לתקוף את התקנון בבית המשפט.

אבל השאלה היא אם התקנון עומד בחוק הישראלי.

התקנון אוסר את זה? אני לא יודעת.

אם התקנון לא אוסר את זה, לא צריך לתקוף את התקנון. צריך לשאול את המל"ג.

שאלה נוספת שעולה כאן מחברי הכנסת שלמעשה דיבור כאן לפני כן, אנחנו מבינים תראו, מדינת ישראל היא לא במצב, בואו נקרא לזה, ביטחוני רגיל. אין אף מדינה שאפשר להשוות אותה. אלון, אתה הבא בתור, אגב. בסדר. הוא קידם אותי בתור. אה, טוב שחזרת. לא מוותר לנו. אנחנו נמשיך את הדין עד בחצי.

התחלנו מאוחר, בגלל זה. אני ממש חייב לעוף. כמה חברי כנסת העלו את הנושא הזה של הנפת דגל פלסטין בקמפוסים ישראליים.

תקשיבו, אם אנחנו הולכים עכשיו לכל קמפוס,

בארצות הברית, אוקיי? ומניפים שם את דגל הטאליבן, לא נראה לי שזה ככה יעבור בסוג של שקט.

כלומר, באמת יש כאן ישות עוינת. יש חוק, חוק המאבק בטרור. אולי חשוב להדגיש על חוק המאבק בטרור. אז היועצת המשפטית רגע תחדד את הדברים. יש חוק ויש איזושהי הנחיית יועמ"ש לגבי אכיפת החוק הזה. חוק המאבק בטרור, בסעיף 24, מדבר על גילוי הזדהות עם ארגון טרור. והחוק אומר: העושה מעשה של הזדהות עם ארגון טרור, לרבות בדרך של פרסום דברי שבח, תמיכה או אהדה, הנפת דגל, הצגה או פרסום של סמל".

הנפת דגל כשלעצמה של ארגון טרור היא עבירה על ספרים החוקים.

לגבי דגל הרשות הפלסטינית שזהה לדגל אש"ף שלא הוצא מרשימת ארגוני הטרור, יש הנחיה שאכיפה לגביו תהיה רק אם הנפה באמת נעשית בנסיבות שיש בהן הסתה. למשל: "בדם, באש נפדה את פלסטין". "ברוח, בדם".

אני רק מסבירה את המצב החוקי.

לא שכשלעצמו, אם הדגל,

תלוי על מרפסת של מישהו, אלא אם באמת הוא מונף במסגרת שיש בה את - - - במקרה שגם המלל,

זה לא רק הנפה, אלא גם הקריאות והמלל - - כן.

הופכים להיות במסגרת שיש בה כדי הבעת הזדהות שיכולה להביא לפגיעה בסדר הציבורי.

במקום ציבורי, באופן שאנשים יכולים לראות או לשמוע. כלומר, בנסיבות האלה.

אנחנו מבינים שיש פה בעצם עבירה על החוק הישראלי. היא מתבצעת בשבועות האחרונים בקמפוס אחר קמפוס. נכון. עכשיו, אני עוד מעט אפנה למשטרה בעניין הזה. אבל מבחינת המל"ג, זה לא מניף אצלכם סוג של דגל אדום? אין איזו הנחיה?

מה ההוראות מבחינתכם לאוניברסיטאות בעניין הזה? הן פשוט עוברות על החוק הישראלי. קודם כול, בנוגע להנפת דגלי פלסטין,

אנחנו לא קיבלנו פניות בנושאים האלה.

אנחנו מקבלים פנייה, בוחנים אותה, גם מבחינה עובדתית, וגם מבחינה משפטית - - - רגע,

הם לא קיימים, המל"ג. הוא צודק.

גם אם זה גילוי הזדהות עם ארגון טרור באופן ברור?

אני לא חושבת שאתם צריכים רק ככה כמל"ג להיות במגננה, אוקיי? כלומר, כל פעם שולחים לכם פנייה. אני לא נכנסת לוויכוח אם נשלח או לא נשלח, משום שנאמרים כאן שכן נשלחו פניות. אני שמה את זה בצד. אבל השאלה שלי, במקום להיות כל הזמן במגננה, אתם רואים שהנושא כרגע בתקשורת, אתם רואים שזה הגיע לכדי אלימות בקמפוסים. סטודנטים פונים אלינו, מבקשים לעזור להם לעבור ללמוד בזום כי הם פוחדים. שמעתם את גליה מקודם. היא פוחדת להיכנס לכיתה שלה, משום שבוע לפני כן היא ישבה שם, יושבת לידה מישהי שעשתה את אותן קריאות הסתה שאסורות על פי חוק. ונעצרה. שנייה.

אומרת, יש פה קו גבול. יש פנייה, שרן. אני מחזיקה פנייה של ראש עיריית באר שבע לפרופ' חיימוביץ' עכשיו, ממש ברגע הזה, שהוא אומר לו: "זעזוע ובושה מאירועי היום בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון". הוא אומר שזה קורא להסתה והוא חושש כי הוא בעצמו, ראש עיר, מבין שזה גולש אחר כך לרחובות. שרן, עוד פיסת אינפורמציה חשובה ומאוד רלוונטית. התקנון באוניברסיטה העברית לא מאפשר התקבצות עם דגל ישראל. זה התקנון. אנחנו כאן מבינים שבסופו של דבר אתם חייבים למצוא את הדרך גם להיות אקטיביים. אתם לא יכולים לעמוד מן הצד, לראות שאותן אוניברסיטאות שאתם אחראים עליהן עוברות על החוק.

חשוב לחדד את האחריות לעמוד בהוראות החוק של המוסדות.

בין אם קיבלתם תלונות מסטודנטים בודדים או לא, עומדים שם סטודנטים מופחדים, ומה אתם עושים? מה, אתם ממתינים לפניית הציבור? אתם לא רואים את זה בתקשורת? מרב כבר ציינה את זה, שהיא פנתה באופן אקטיבי לכל נשיא המוסדות להשכלה גבוהה וחידדה את העניין שהם מחויבים לעמוד בהוראות חוק הדגל, הסמל וההמנון.

אבל אני לא מדברת על הוראות חוק הדגל, הסמל וההמנון. אני מדברת על חוק הטרור. אני לא יכול להתאפק. אתם מנותקים ממה שקורה בהשכלה הגבוהה. אתם מנותקים.

אני מדברת כאן על חוק המאבק בטרור. חוק המאבק בטרור שלמעשה האוניברסיטאות מפירות את החוק. זו האחריות של המוסדות האקדמיים.

זו אחריות שלכם. אתם המל"ג. אתם המל"ג. אתם אחראיים עליהם.

אתם עכשיו זורקים את האשמה על הנשיאים. שיתקנו את חוק המל"ג. היא צודקת. הם מנותקים בכלל. הם סתם גוף ערטילאי. תתקנו את חוק המל"ג.

אתם אחר כך באים לבקש מאיתנו לסייע להם לקבל תקציבים. אתם תקבלו אפס תקציבים בפעם הבאה שתבקשו.

קטי, תודה רבה.

חבר הכנסת אלון טל שהמתין בהמון המון סבלנות ולא התפרץ. הם יודעים להגיע לכאן לבקש תקציבים.

קטי, אני לא רוצה להוציא אותך לעוד שתי דקות.

תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אני מצטרף לברכות על עצם הדיון הזה. אני מדבר בתור אחד, אני חשוב שמכל אחד פה, אני הכי לא מנותק מהאוניברסיטה,

אתה המל"ג?

אני לא הייתי אף פעם חבר המל"ג.

הוא פונה אליי. אני פניתי למל"ג. המל"ג מנותקת ממה שקורה באוניברסיטאות. מרגי, די.

אני פשוט אומר שהייתי חבר סגל באוניברסיטת בן גוריון ולימדתי בעברית ואני ראש חוג באוניברסיטת תל אביב. אני קצת מבין מה שקורה. נדליק משואה ביום העצמאות.

ולכן אני רוצה לומר, קודם כול, שחשוב שיהיה שיח פוליטי תוסס וענייני בקמפוס כל אוניברסיטה. זה חלק מהמורשת של אוניברסיטאות. שם באמת מאבקים אידיאולוגיים ואינטלקטואליים צריכים להתנהל. השאלה היא איך לומר. וכולנו מכירים את המשל של מי שצועק אש בקולנוע וזה פסול, ולצעוק אש במקום אחר אולי זה בסדר. ומה שאני למדתי היום הוא באמת כנראה שהמידתיות או האיזון הזה הופר.

ומהסרטון שראיתי לגמרי הזדעזעתי. אני חושב שפה ראשי האוניברסיטאות צריכים להבין שהם, אף על פי שלא נעים להם, כי צריכים באמת להבליג, לגלות איפוק, ברגע שגם הסטודנטית קוראת לאנשים להיות שהידים ובאמת צועקת דברים מאוד מאוד בוטים, וברגע שהסטודנטים מפחדים להביע את דעתם, יש צורך להתערב. כנראה שהרצון לאפשר שיח ציבורי הלך קצת רחוק מדי. ולכן השיח הזה מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. ואני חושב שיש מה לעשות. מאידך, בואו נזכור שחשוב שכן יתקיים ויכוח וזה בסדר גמור. אבל אם אנחנו בעצמנו לא נקשיב אחד לשני ונתערב כל פעם, אנחנו בעצם משדרים לאותם סטודנטים שהעיקר הוא לצעוק בקול ולא להקשיב זה לזה. ולכן אני מקווה שבדיון ביום שני, וחשוב שיהיה לזה המשך, נקשיב אחד לשני, לא נתערב. אני גם כן את ההתפרצות של חלק מחברי הכנסת. ובואו ביחד ליצור אווירה אקדמית בריאה שמאשפרת החלפת דעות, ובעיקר חינוך.

אלון, זה לא מעניין אותם. הם רוצים להחליף את המדינה לגמרי. זה הרי המהות של יום הנכבה.

יושבת-ראש הוועדה, תדעי לך שיש כבר סטודנטים שבוחרים לבוא ללמוד במוסדות שבהם אין את התופעות האלה, כמו באוניברסיטת אריאל, לדוגמה. חד-משמעית, סטודנט שרוצה ללכת ללמוד, מתחיל לבחון איפה טוב ללכת ללמוד. קטי, תודה. אני מעוניינת לשמוע כרגע את נציגי המשטרה והמשרד לביטחון הפנים. נמצא איתנו נציג דוברות המשטרה, שבתאי.

יש דוברת. תנו לה לשבת. אפשר יהיה לשמוע גם את הסטודנטים שוויתרו על יום לימודים בשביל להיות כאן?

תעבירו לי את השמות שלכם. אני אנסה לשלב תוך כדי גם כן. איסלאם עאזם. בפתק, בפתק. בפתק. נתתי פתק כבר בתחילת הדיון. תעבירו לי עוד פעם. כן, בבקשה. צוהריים טובים.

שרון פרץ, נציגת חטיבת החקירות. שרון, כן. אנחנו שמענו כאן באמת דברים מאוד קשים מטעם הסטודנטים. בסופו של דבר, אתם אחראים על השמירה על המרחב הציבורי, בין אם זה שם או בחוץ. עכשיו, עולות פה טענות מאוד קשות, מספר טענות. בואו נחלק את זה לשלוש, אוקיי? הדבר הראשון הוא באמת סטודנטים שמגיעים ואין להם את הביטחון בקמפוס שגופם לא ייפגע, ממש ככה. מאוימים באלימות, יותר מבאלימות, בחייהם. זה מה שהם מרגישים. הבעיה השנייה היא בעצם ההסתה שמתקיימת בקמפוס. ויש פה עבירה ברורה על חוק הטרור.

כפי שגם היועצת המשפטית ציינה לפני כן. אותם סטודנטים שלמעשה קוראים קריאות ממש כמעט מפורשות לרצח, הולכים אחר כך ויושבים לצד סטודנטים אחרים,

הרי גם אנחנו, לפעמים גם למשטרה, הסיבה שבגללה אתם לא מצליחים למעשה לאכוף או לעצור 100% מכלל מקרי הטרור או מכלל הפיגועים היא כי יש דברים שאנחנו עדיין לא מבינים על מתי הטריגר הזה שבאמת עובר מסוג של דיבור לביצוע. ואותם סטודנטים נמצאים בחשש מתמיד אם אותו קו גבול יעבור שם בקמפוס ומתי. האם זו שאלה של זמן? והדבר השלישי הוא באמת הגעה למקרי אלימות של ממש.

סטודנטים אחרים יצא פצועים, מדממים, מתוך הקמפוסים אחרי ההפגנות שהתקיימו שם.

אתם כמשטרה אחראים על השמירה על הביטחון שלהם, על המרחב הציבורי. יש פה עבירות שלדעתי חמורות בהרבה ממקרים אחרים. איך אתם מתמודדים? מה אתם עושים? מה היו התוצאות בשבועות האחרונים בכל המקרים? אז ראשית, אני לא יודעת לומר לך שומעים?

שומעים. ראשית לגבי מספר האירועים שטופלו בשבועות או בימים האחרונים במסגרת המחאות באוניברסיטאות, אני לא יודעת לומר לך נתונים, אני מתנצלת. אנחנו קיבלנו את הזימון אתמול בערב ואין לי את האפשרות. אתמול בערב רק קיבלתם את הזימון?

בסד הזמנים הזה אני לא יכולה לתת את הנתונים, ואני גם לא יודעת לומר - - תמיד זה ככה. לדיון הבא. - - אם זה נתון שאני יכולה לומר אותו. אבל מה המדיניות של כניסה לקמפוסים? שנייה. היו מספר אירועי 100 במסגרת המחאות האלה. הגיעו לשם והיה טיפול משטרתי. בכל מה שקשור לדיווח על עבירות מתחום חופש הביטוי, כל דיווח כזה נבחן לגופו. אנחנו פועלים וזה מועבר לפרקליטות המדינה לבחינה אם לפתוח הם בעצם הגורם המוסמך להחליט אם לפתוח בחקירה בגין המקרים האלה או לא. אוקיי. אבל האם אתם הגשתם לפרקליטות תיק? כמה תיקים הגשתם בשבועות האחרונים על מקרי האלימות בקמפוסים? כלומר, את משרד המשפטים אנחנו נשאל אחר כך, כמה מתוך התיקים שהכנתם הם החליטו להעמיד לדין, חלק החליטו שלא. אבל אתם מבחינתכם, כמה תלונות קיבלתם בשבועות האחרונים? וכמה מהמקרים האלה החלטתם להעביר לפרקליטות להעמדה לדין? אז שוב, אין לי נתונים בנוגע לכמה. אבל ככל שהוגשו תלונות, הן יטופלו וייבחנו או שכבר נבחנו ויועברו לפרקליטות המדינה. אוקיי. אז גם אין לנו נתונים על העניין הזה. מה המדיניות שלכם מבחינת ההפגנות? האם אתם, כאשר סטודנטים רוצים לבוא ולהפגין עם דגלים וכו' ביום הנכבה וכול זה, האם הם צריכים לבקש מכם אישור הפגנה? כל עוד ההפגנה היא הפגנה לגיטימית.

על פי חוק.

אבל האם הם נדרשים לאישור הפגנה או שהם יכולים פשוט לצאת ולהפגין? אם השאלה היא בנוגע להנפת הדגלים, הדגל הפלסטיני - - - תראי, זה לא נראה לי התקהלות. יש יותר מ-50, נכון?

בתוך כל הסרטונים האלה. שלושה אנשים זה התקהלות. שלושה?

זה החוק. מכמה אנשים הם צריכים לבקש כבר אישור להפגנה? אני רק רוצה להזכיר שההפגנות האלה בוצעו במסגרת המוסדות האקדמיים. וכל עוד הן היו מחאה לגיטימית ולא נדרשנו לטיפול משטרתי שם, אז באמת לא היינו שם. וככל שנדרשנו, אז הדברים טופלו. שנייה. בעיקרון, על כל הפגנה שיש נדרש אישור משטרתי. האם על פי התקנונים של האוניברסיטאות, שלמעשה בתקנון, אם מישהו רוצה לקיים הפגנה, כתוב: אתם צריכים לבקש אישור מהאוניברסיטה. האם במקביל הם נדרשים לבקש גם מכם אישור לקיום הפגנה או שזה לא נדרש על פי חוק? ויש להם את ככה כרטיס חופשי. אני לא מכירה את זה. אני יכולה לבדוק. לדיון הבא תהיה יותר מוכנה. שיבואו יותר מוכנים לדיון הבא. - - - לא צריך אישור משטרה.

כן, השאלה אם זה במסגרת החוק, על ההתקהלות. את יודעת שבאוניברסיטה העברית צולמה במצלמות סגנית נשיאת האוניברסיטה שבאה לשוטרים והעיפה אותם מהקמפוס כי הם מחוללים הסתה? ידוע לך המקרה הזה? אני לא מכירה את האירוע. ואני גם לא יכולה להתייחס לאירועים ספציפיים, בוודאי שלא במסגרת הוועדה. הנחיה של המל"ג מ-2014 היא: "מוסד מוכר להשכלה גבוהה לא ימנע או יגביל את זכותו של סטודנט לקיים פעילות ציבורית, לרבות להתארגן ולהפגין בכל נושא, אלא בהתקיים אחד או יותר מהתנאים: הפעילות אסורה לפי כל דין, יש בה פגיעה מהותית בקיום הסדיר של פעילות המוסד או למטרות מסחריות". ולאור הנחיה הזאת מ-2014 שהוזכרה, המוסדות בעצם מתקינים לעצמם תקנונים. ולמיטב הבנתי, כמעט בכל המוסדות אתה חייב אישור לפני שאתה מפגין. אני לא חושבת שצריך אישור משטרה, למיטב הבנתי, אם זה בתוך הקמפוס.

לא צריך. זהו. שהמל"ג יענו על זה. איזה מל"ג את מדברת? אל תעירי אותם משנ"צ.

את מעירה אותם משנ"צ. זה לא מעניין אותם בכלל. אוקיי. שלא יקבלו גם תקציב, יעקב.

שאומר שאם הדבר הזה מתדרדר למשהו לא חוקי, אפשר להפסיק את זה. השאלה היא איך אוכפים את התקנונים הטובים האלה.

אני רוצה את זכות הדיבור לחברת הכנסת - - - מה?

כבר דיברת, לא?

יאללה, תמיד דופקים את השחורים. תמיד דופקים את השחורים. מה, אני לבנה?

חבר הכנסת, יושב-ראש ועדת החינוך לשעבר, יעקב מרגי,

תקשיבו, אני פונה לסטודנטים, קודם כול, חבל לי. קודם כול, לפרגן לך, כי זה דיון טעון. מניסיוני, דיונים כאלה בדרך כלל מתפוצצים. כל הכבוד לך. וטוב שכך. טוב שכך. נראה לי בשתי דקות רגיעה האלה זה עובר.

דבר שני, אני אומר לך, חבל שהשקעת זמן במל"ג.

החלום שלי הוא לשנות את חוק המל"ג, כי אין להם הרבה סמכויות. חבל להפריע את מנוחתם. הוות"ת קצת עוד עושה משהו. המל"ג, חבל, מיותר. הם לא צריכים לבוא. טוב, אני רוצה לדבר אליכם, הסטודנטים. אני חקרתי את התופעה הזאת פתולוגית. אני איש באר שבע. אני גר בנגב, במושב. קודם כול, בן גוריון, אני הייתי הפטריות שלה. הם איבדו אותי. אני אכנס בהם בכל הזדמנות שאני יכול. קודם כול. אני חקרתי את התופעה הפתולוגית. שימו לב, הם רוצים שתחששו. זו המלחמה שלהם. הם שנאבד את הביטחון העצמי שלנו, שלא נעז. ראיתם את התופעה שאנשים פחדו לשים דגל יום העצמאות על המכוניות. הם הצליחו, ניצחו אותנו, בגלל הרפיסות שלנו. אלה שכל השנה מדברים איתנו: חופש ביטוי, זה דאגה רק של השמאל.

מותר להם, למרצים שלהם,

לדבר בצורה הכי קיצונית, חופש הביטוי. ואם איזה קומץ סטודנטים אני לא מצאתי מרצים ימניים, אני לא יכול להגיד אם איזה מרצה ימני אמר משהו. הגזמת. זה בתנאי קבלה. אם אתה לא בשמאל, אתה לא.

ואם יש, הם יפחדו לדבר.

גברתי, אני באתי לדבר אל הסטודנטים. אין מרצים בימין.

אני צייצתי, ובזה אני אסיים. אני באתי לדבר אליכם.

זה לא עניין של חקיקה. אם זה היה עניין של חקיקה, היינו מחוקקים. החוק מדבר בעד עצמו. להגיע למצב שאני צריך לשאול אם להרים דגל, דבר שמעורר אצלנו דמעות והתרגשות וצמרמורת מהתרגשות?

הם הצליחו בזה. ואני אומר לכם, רבותיי, אל תכניסו מורך. מה שעשית זה מעשה גבורה מתבקש. אבל צריך לשכפל. רבותיי, באגודת הסטודנטים, אני צייצתי באותו רגע. זו התנהלות מבישה של ראשי האוניברסיטאות. קחו את זה, קחו את הדגל כעניין שבשגרה עד שנבין, נבין, שהחזרנו לעצמנו את הגאווה הלאומית. לצערי הרב, יש מפלגות פוסט-ציוניות פה שהתקשורת נותנת להן לגיטימציה ומשחקים אותה כנאורים. הכניסו בנו מורך, כן, כן. אני הפטריוט. הם הכניסו בנו מורך. ואני אומר, טוב שזה קרה עם המשבר של הדגל. אולי זה מה שיעיר אותנו. זה נתן לנו אגרוף בפרצוף. לאיזה מצב הגענו, שאנחנו צריכים לשאול אם דגל ישראל זו התרסה? בושה וחרפה לאוניברסיטת בן גוריון. בושה וחרפה. גם לעברית וגם לתל אביב.

כל הארץ. כל הארץ. כל האוניברסיטאות. בושה וחרפה לכל האוניברסיטאות. תודה רבה על הדברים, חבר הכנסת יעקב מרגי. אני רוצה לתת לידידה אבישג? אביגד. אביגד. נעים מאוד. יושב-ראש אגודת הסטודנטים באריאל, לתת את ההזדמנות גם כן להציג את הדברים על מה שקורה באוניברסיטה, בבקשה. תודה רבה. קודם כול, באמת הנושא הזה ממש חשוב. בגלל זה אנחנו מודים לך שקידמת אותו. רציתי לענות לחבר הכנסת אבו שחאדה, אבל הוא הלך.

חבל על הזמן.

הוא דיבר ששמחים על רצח עם וכאלה. אז אחרי כל פיגוע אנחנו שומעים בכפרים מסביב לאריאל שיש זיקוקים ויש שמחה. וזה לא קורה רק באש"ף.

זה קורה גם בעיירות מעורבות, כגון לוד ועוד כמה כאלה. יפו, חיפה. יש לא מעט, לצערי. עכשיו לגבי הקמפוסים שאמרתם שאין נציגים מהאוניברסיטאות, אני לא יודע מה קורה בכל האוניברסיטאות, אבל אני פשוט יודע באוניברסיטה שלנו, שברוך השם, היא אוניברסיטה ציונית. ובאוניברסיטה שלנו קיים את הדו-קיום הכי יפה שיש. יש לי גם תמונות. פעם העברתי גם לחברי הכנסת, של ממש מישהו, מ"פ בצבא,

רואים אותו לומד יחד עם בחורה ערבייה עם כל הרעלה. והם לומדים יחד מדעי המדינה ומזרח תיכון או משהו כזה. אני רוצה להגיד שאצלנו באמת גאים במדינה ובכל סמליה. ברוך השם, לא מניפים דגלים של מדינת אויב, ובטח ובטח גאים ומניפים דגלים של מדינת ישראל. אחרי כל פיגוע,

אנחנו פותחים בספריה שולחן עם נרות. איזו אוניברסיטה? אוניברסיטת אריאל בשומרון.

שכחת שכמעט לא הייתם לגיטימיים. זה מה שאני רוצה לדבר בסוף. אחרונת המוהיקנים. אני רוצה להגיד שאצלנו כל פעם, כל אחד שנצרח, בין אם הוא למד באריאל, גם אלה מתל אביב, לא משנה איפה, אנחנו שמים שולחן עם נרות. כל הסטודנטים מדליקים. קוראים פרק תהילים משותף. עשינו גם עצרת בעקבות כל הפיגועים שהיו. אני רוצה להגיד עוד שאצלנו בכל כיתה ובכל משרד מונפים דגלי ישראל בגאווה. ובכל טקס שהאוניברסיטה עושה גם למצטיינים, גם לא משנה איזה טקס זה יהיה, לא מחייב שזה מדבר משהו על המדינה, תמיד אנחנו מסיימים אותו בהמנון התקווה.

וכמובן שיש בו דגלי ישראל. אז אני לא יודע בדיוק לגבי החוק, אם הוא כולל גם את שירת התקווה וכאלה בטקסים, אבל נראה לי שחובה גם לעשות את הדבר הזה. ובאמת אני רוצה להגיד שזה הזוי שדווקא האוניברסיטה שהכי גאה במדינה, הכי תומכת ובאמת עושה את הכול לקדם את המדינה, וגם הסטודנטים שלומדים, לומדים מתוך ציונות ומתוך לפתח את המדינה, בסופו של דבר היא האוניברסיטה שמוחרמת על ידי ור"ה ועד ראשי האוניברסיטאות ועל ידי עוד המון מרצים שמסכימים לפגוע בנו. תודה רבה רבה. תודה רבה. אני רק אוסיף, אני יודעת שאתם כרגע עושים מחאה בעניין החרמה הזו. אני קבעתי עם אלחנן. הוא ביקש ממני אישית להגיע אליהם,

זה בשבוע הבא.

אז אני אפגוש אתכם שם ונראה כיצד אנחנו יכולים לטפל בעניין הזה גם כן.

אני רוצה לתת את זכות הדיבור לחברת הכנסת גלית דיסטל, בבקשה. תודה רבה. טוב, בהחלט, בהחלט זה דיון חשוב ואני מודה לכם שבאתם. בעיקר כי אני יודעת מה אתם עוברים, כי זה לא פעם ראשונה שאני מתעסקת בזה. עשיתי למעשה כנס לפני חצי שנה בדיוק על הנושא הזה. ושם באמת היה זמן רק לסטודנטים לדבר. ח"כים כמעט ולא דיברו. ועלו עדות אחר עדות אחר עדות מכל האוניברסיטאות בארץ, מבן גוריון,

מתל אביב, מבית ברל, מבצלאל,

לאורכה ולרוחבה של הארץ. אם אני אלקט עכשיו את כל עדויות שקיבלתי, אז האסוציאציה שלי היא המשל של הצפרדע שמתבשלת לאט בתוך סיר מים. ולמה הכוונה? דברים טריוויאליים שנראו לדור שלי ברורים מאליהם לחלוטין לאט לאט מתאדים מתוך הסיר הזה. והדברים שעבורי היו כמו אוויר לנשימה, עבורכם זה ממש מאבק, מאבק אמיתי.

אני לא חושבת שזה המל"ג, ואני לא חושבת שזאת המשטרה, ואני לא חושבת שזה הסטודנטים מהחברה הערבית. אני חושבת שצריך לומר פעם אחת את האמת. זה הסגל. הרוח שמנשבת כרגע באקדמיה הישראלית עם הלובי החזק היא רוח בין פוסט-ציונית לאנטי-ציונית. את הסממנים לזה אני זוכרת כסטודנטית. למדתי גם באוניברסיטה העברית וגם באוניברסיטת תל אביב, ובשני המקרים חצי שיעור, לא משנה מה היה הנושא, הוקדש לכיבוד, הוקדש לכמה המדינה הציונית היא מדינה שקמה על חטא, הוקדש לרעיונות שמאפיינים אולי,

אולי, 5% מהאוכלוסייה היהודית בישראל. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם עוד יותר מזה. זה הרבה יותר עמוק ממה שנדמה לכם. כי כשרוח המפקד, כשמרצה בכירה מתסכלת על דגל ואומרת: בדגל הזה יש מחלה, הדגל הזה הוא חולה, הסטודנט מבית ברל, וזה מקרה אמיתי, שתולה את דגל ישראל בחלון חדרו ויורד למטה וחוטף מכות ומביא לי לכנס את החולצה המוכתמת בדם, אני לא מאשימה את הסטודנט הערבי. אני מאשימה את המרצה הבכירה שקראה לדגל שלנו חולה. סיכום, בבקשה. כשבחורה בזום בתוך הרצאה יושבת ומאחוריה דגל ישראל, והמרצה אומר לה: אנא, תזיזי את הדגל מהזום, כי זה פוגע ברגשות שאר הסטודנטים אני לא מאשימה אף אחד,

לא את המל"ג ולא את הסטודנטים. את המרצה. הם נוקמים בציונים, הם נוקמים בנושאי העבודה, אם נושא העבודה שלכם יהיה פטריוטי מדי, ציוני מדי. אתם יודעים מה? מקרה שאני שמעתי מסטודנטים מאוניברסיטה העברית, פשוט בגלל שהיא כתבה בעד נשים חרדיות, נאמרה לה מפורשות: את רוצה ציון טוב, גברת? תחליפי את המאסטר. זו רוח המפקד. זו הצפרדע שמתבשלת. ומול האנשים האלה תהיה מלחמה. ואני רק רוצה להוסיף משפט מסכם למה שאמר אלון כאן. אתם מדברים על מאבקים אידיאולוגיים, על שיח פוליטי, על ספקנות, על חשיבה ביקורתית, על חשיבה אקדמית. אין את זה יותר. הפרוגרסיביזם משיק ממש אחד לאחד לפשיזם. הם לא מאפשרים חשיבה ביקורתית. הם סותמים פיות. הכול בשם איזו רוח ליברלית מומצאת שהיא דכאנית. היא לא יכולה לשאת דעה שונה משלה.

היא מתעמרת בדעה שונה משלה. ואתם יודעים את זה בגיליון הציונים שלכם. אז אני רק אוסיף משפט אחרון. אנחנו כאן. אנחנו נילחם. אנחנו לא ניתן לצפרדע הזו להמשיך להתבשל. וכל הכבוד לכם על האומץ.

תודה רבה על הדברים. אני רוצה לתת את ההזדמנות ליועמ"ש של ור"ה, רחל בן ארי, שנמצאת איתנו גם כן בזום, שביקשה גם להתייחס לדברים. שלום רחל. מה שלומך?

צוהריים טובים. צוהריים טובים. שלומי בסך הכול טוב. אחרי השעה האחרונה פחות טוב, כי אני חושבת שיושבים וטופלים על מוסדות להשכלה הגבוהה האשמות שווא. טופלים? טופלים האשמות שווא. צריך לזכור, קודם כול, המוסדות להשכלה גבוהה לא מפירים חוק כמו שזה נאמר מספר פעמים בסשן הזה, כולל על ידי יושבת-ראש הוועדה, ואני מאוד מאוד מצרה על כך, לא את חוק הטרור ולא שום חוק אחר. יכולה להיות ביקורת על מידת האכיפה ולחשוב שאולי צריך לנהוג אחרת.

את טוענת, שנייה. סליחה, עכשיו אני מדברת. לא, לא, לא. את פה כדי לענות על השאלות שלנו לפני שאת כאן כדי לדבר.

אני הייתי מבקשת להתייחס בדקה - - - את כדי לענות על השאלות המאוד מאתגרות האלו שאני מבינה שעד היום זה די זרם ככה מתחת לפני השטח.

אבל כמו שאמרתי, אנחנו נשים על זה, אנחנו שמים כרגע, הוועדה תשים את האמצע על הדופק בעניין הזה והיא לא תרד מהנושא.

ולכן השאלה כאן היא: האם אתם אסרתם על סטודנטים להיכנס לקמפוסים של המכללות, של האוניברסיטאות, עם דגל ישראל? Never and ever. יש לי עדות של סטודנט מבן גוריון מוקלטת פה. את פשוט לא דוברת אמת.

את לא דוברת אמת. אני הייתי שם. האם רוצים תשובה? תנו לי להשלים.

המקרה שתיארתם הוא מבחינת החריג, וגם הוא עניין של מספר דקות בעיניי מיותרות ולא היה צריך לקרות. ומייד אחרי זה נתנו לסטודנט להיכנס. אז כל העניין הזה, תראו,

המוסדות להשכלה הגבוהה זה בבועה של החברה הישראלית. וכשאנחנו נמצאים בתקופה עם מתיחות מאוד חריפה, אז בוודאי שדברים קשים יוצאים גם בתוך האוניברסיטאות כמו גם נתונים בבתי חולים בחברה שהיא מאוד מגוונת ויש שם מכל וכול מכל המינים ומכל הסוגים, וטוב שכך. אז המבחנים שבאמת גבול הדק בין חופש ביטוי לבין הסתה, שהוא כמובן מותר ומבורך, לעומת הסתה ואלימות שהן כמובן אסורות וחמורות, והוא באמת גבול דק שצריך הרבה חוכמה ואיפוק איך מתמודדים איתו. רחל, שנייה. כשאתם רואים בשבועות האחרונים שאותם דברי הסתה שקורים, כמו שראינו את הסרטונים כאן לפני: "ברוח,

נפדה את פלסטין", ומגבים את השהידים בסרטונים שהראו לפני כן בתוך ההפגנות האלה, ושזה מגיע לכלל אלימות ממש, סטודנטים יוצאים פצועים משם.

יוצאים לחדרי מיונים. את רואה דם על החולצות. חמור מאוד. מה אתם כוועד ראשי האוניברסיטאות, איך אתם מתמודדים עם זה?

התכנסתם? החלטתם? מה אתם עושים עם זה? שנייה. חמור מאוד מאוד מאוד. וצריך לזכור שהאמצעים של המוסדות להשכלה הגבוהה מטבע הדברים, וטוב שכך, הם אמצעים מוגבלים. זה לא רשויות חקירה וזה לא רשויות אכיפה. אז יש נהלים פנימיים. אפרופו, דובר פה על הפגנות. כל הפגנה במוסד להשכלה גבוהה צריכה לקבל אישור הנהלה. יש נהלים שהם לא אחידים, אבל הם דומים ברוחם בכל האוניברסיטאות. לא, זה ברור. אבל כשאתם רואים פגיעה אחר פגיעה, איך אתם ממשיכים לאשר את זה?

תני לי להשלים. אולי לא נעימה התשובה, אבל תנו לי להשלים. יש תקנוני משמעת. מטבע הדברים, טיפול במשמעת זה לא כאן ועכשיו. זה לא מעצרים ולא כתיב אישום. וכאשר הדברים מגיעים לעבירות פליליות, הכתובת היא כמובן רשויות אכיפה, משטרת ישראל, ותלונות מוגשות וצריכות להתברר כמו תלונות על עבירות פליליות צריכות להתברר. דבר שדווקא קורה עם הסטודנטים הערבים. המשטרה ישר מתערבת.

האם אכן אתם הגשתם בחודשיים האחרונים פעם אחת תלונה במשטרה? אני צריכה לבדוק את זה. אני גם בהתרעה יחסית קצרה. אני צריכה לבדוק את זה ואני אשמח לתת תשובה. הם אפשרו מעצר של סטודנטים? זה חטיפה מתוך מהאוניברסיטה.

זה לא העניין. ברגע שהסטודנט עובר על החוק, אז המשטרה מטפלת. סטודנטים אלימים. אתה לא תדבר אליי.

הנהלים מתקיימים גם עכשיו, למרות שכל חברי הכנסת כבר יצאו. אוקיי? אתה לא תפנה אליי.

כשאנחנו רואים בעצם שהפגנה אחר הפגנה הופכת ליותר יותר אלימה ויוצרת ממש פחד וחרדה בקרב הסטודנטים, למה ממשיכים לאשר את אותן הפגנות כרגע ולא עוצרים אותן רגע ואומרים: חבר'ה - - - למה את קוראת להן אלימות? כי מי שביצע את האלימות באוניברסיטת תל אביב היו התא של "אם תרצו".

ובסוף נעצרו הסטודנטים הערבים.

זה נכון.

יש פה דיבה. יש עדויות מצולמות.

אני קיבלתי מכות. אני נכחתי שם. ואני ראיתי מה קרה. אני לא נכנסת עכשיו - - - אני סטודנט באוניברסיטה וקיבלתי מכות,

ומה שנקרא ההפגנה אלימה גרמה לדיבור.

אני הגשתי קובלנה משמעתית. ואתה משקר, ואתה לא תגיד לי שקר פה. אני לא משקר.

ואני הגשתי קובלנה משמעתית.

המקרה האלים לא קרה בתוך מתחמי ההפגנה. זה קרה בחוץ, ליד הדוכן של "אם תרצו".

והם אלה שהתנפלו על הסטודנט. ערבי חטף לי את דגל ישראל מהיד.

לא נכון. עאידה.

ערבי בא וחטף לי את דגל ישראל מהיד.

יושבת-ראש הוועדה, זה שהיא חברת כנסת היא לא יכולה לשקר לנו בפנים.

חבר'ה, אתם לא מתפרצים לדברי חברי הכנסת.

שילמדו שלא פונים לחברי כנסת ככה. אתם לא מתפרצים. מי שיתפרץ, יצא לשתי דקות הפסקה בחוץ.

כמו שלפני כן מספר חברי כנסת יצאו, אנחנו גם לא מתפרצים.

לא לסטודנטים, לא כשהם מעירים ולא כשהם בזכות דיבור.

אני לא מתפרצת כאשר הוא מעיר?

מה, הפכתם את היוצרות?

הזכות היא לחברי הכנסת והם אסור להם להעיר. אבל, עאידה, אני מנסה כן לשמוע את ור"ה.

אבל אנחנו מנסים לשמוע את ור"ה ואני מבקשת לא להתפרץ לדברי דובר. זה מה שאנחנו ביקשנו גם מקודם. אנחנו הצלחנו לנהל פה דיון בלי לפוצץ אותו.

אז תשאלי שאלה. זה שהם התחילו לענות, אז אני התעצבנתי.

את שואלת שאלה את ור"ה או את מי את שואלת את השאלה?

אז תשאלי, בבקשה, את ור"ה ואל תתייחסי. אני שאלתי, אבל הם התחילו להגיב. בגלל זה התעצבנתי.

את הבעת עמדה ואמרת שהאלימות הזאת נגרמה ממקום אחד. לא שאלת אותה שאלה, את רחל בן ארי.

שאלתי קודם. אז בואי תשאלי. אני יכולה לשאול שאלות.

שאלתי: אפשרו מעצר?

בעצם זה היה סוג של חטיפה. נכנסו אנשים בליבוש אזרחי, לקחו סטודנטים מתוך מתחם האוניברסיטה למעצר.

ואנחנו צריכים לשבת לידה וללמוד לידה. וזה לא קורה בלי הנהלה שמסכימה. סטודנטית שהעלתה פוסט שתומך במחבל באלעד.

הם היו יכולים גם לעצור אותה בבית.

הם רוצחים אותנו ברחובות והם תומכים בזה. איך זה הגיוני?

אני שואלת: זה היה בהסכמת ההנהלה? אמרתי את זה. תקשיבי טוב, שרן. אמרתי, כבוד היושבת-ראש, שאלתי.

האם זה היה בתיאום עם הנהלה, בהסכמה של הנהלת האוניברסיטה? כמו שהיא אמרה, אין לה מידע על מקרים פרטניים, כששאלנו אותה לפני כן.

זה מקרה שמאוד ידוע. זה קרה לפני שבוע.

אני לא מכירה את המקרה המתואר כרגע. אבל אם אנחנו נקבל את הפרטים אודותיו, אנחנו בהחלט נברר ונעביר את זה - - - ור"ה, את יודעת טוב מאוד על זה מקרה אני מדברת באוניברסיטת בן גוריון. בואי, לא ניתמם. את יודעת על איזה המקרה. עאידה, די.

היא אומרת שאין פרטים. גם אני שאלתי אותה על המקרה,

וזכותי להגיד שאני לא מאמינה שמקרה כזה היה והיא לא יודעת עליו.

עאידה, אני צריכה לסכם עוד חמש דקות. אני רוצה לתת את זכות הדיבור לעוד אנשים. שנייה. את שאלת אותי לגבי המדיניות, לגבי היתר ההפגנות והתניית התנאים. אז ראשית, כמו שכבר נאמר פה הבוקר, לא כל ההפגנות נעשות בתוך הקמפוסים. יש הפגנות שנעשות בסמוך לקמפוסים. אז כמובן שהאחריות שלנו היא לא קיימת. וזה לא בשביל להתחמק. זה פשוט להתייחס בצורה עניינית.

בימים כתיקונם, וזה עניין של שיקול דעת של כל מוסד ומוסד. אין פה מדיניות אחידה. אבל אני כן יכולה לתאר איזושהי גישה שאני חושבת שהיא חלה על כולם. בימים כתיקונם, אז ההתייחסות להיתר ההפגנות היא התייחסות יותר ליברלית כשברירת המחדל היא כן לאפשר, בתנאים המסוימים, בשעות מסוימות, במיקומים מסוימים, עם אמצעי ביטחון מסוימים,

עם ההגנות, כי בסופו של דבר מדובר במוסדות להוראה ומחקר. אוקיי? וכאשר יש מתיחות, מתיחות בחוץ ומתיחות בין הפלגים השונים, אז בוודאי שנדרשת זהירות יתרה ולפעמים שיקול הדעת הוא קשיח יותר כדי באמת לשמור על ביטחונם של הסטודנטים ושל העובדים.

תראי, רחל, אני מבקשת, אנחנו נקיים דיון נוסף ביום שני, בשעה 12:00. אני מבקשת שתגיעו מוכנים למקרים הפרטניים שעליהם דיברנו גם פה בוועדה, כדי שנוכל לקבל מכם תשובות כיצד התמודדו האוניברסיטאות מול המקרים האלו.

לא כל המקרים בדיוק אנשים זרקו דברים, אבל לא אמרו דברים מעבר לזה שזה מאפשר לי ממש לבדוק. אבל מה שאנחנו נוכל לבדוק מתוך הדברים שנאמרו, בוודאי נעשה.

מבחינתכם, מבחינת ראשי האוניברסיטאות, כשאנחנו קוראים את חוק המאבק בטרור, איך כאילו, את הרי היועצת המשפטית של ור"ה.

הדברים נאמרו קודם. את אומרת שהנפת דגל פלסטין וקריאות: "ברוח,

נפדה את פלסטין" הם לא עבירה על חוק הטרור. הנפת דגל פלסטיני כשלעצמה אינה עבירה במדינת ישראל. יכול להיות שהנפת דגל בנסיבות מסוימות דרך אגב,

גם יכולים להיות גם דגלים אחרים שבנסיבות מסוימות המטרה היא באמת להסית ולהמריד. או להזדהות עם ארגון טרור. ואז הן הופכות את כל האירוע לעבירה פלילית או לפחות לחשד לעבירה פלילית. רחל, את היועצת המשפטית של ור"ה. כשאת רואה כאן את הסרטונים שעלו לפני כן, ואת רואה שהנפה מגיעה יחד עם קריאות של חיזוק אותם מחבלים, המחבלים מג'נין, וקריאות של: "ברוח,

נפדה את פלסטין", האם מבחינתך זה לא עבירה על חוק הטרור? זה בהחלט עובר את הקו האדום, בעיניי. אבל צריך לזכור שגם הסרטים שראינו, חלקם לפחות, שמעתי עוד פעם, אין לנו אפשרויות חקירה. אתם צריכים להבין את זה. אף אחד לא מבקש מכם לחקור את זה. אבל השאלה היא שבמקרה שבשטח של האוניברסיטה, ראש האוניברסיטה, כלומר, האם מגיש תלונה למשטרה בעניין הזה? האם הוא מטפל בזה? או הוא פשוט מתעלם מהעבירה על החוק שמתבצעת בשטחו? לא.

אף אחד לא מתעלם מהעבירה על החוק בשטחו. זו לא ההתייחסות של המוסדות. אי-אפשר פה באמת, כל הדברים שנאמרו על מוסדות כאילו זה מהם והלאה. זה לא מה שקורה. הם מאוד מוטרדים, כמו כל אזרח ומעבר לכך, בגלל האחריות שיש להם לציבור של אלפים שנמצאים בדל"ת אמותיהם. התפקיד הוא לא תפקיד קל בימים שכאלה. צריך להבין את זה. אבל צריך להבין גם את המגבלות ולא להתלהם מאף צד של המפה. המוסדות אינם פוליטיים. בניגוד למה שנרמז מקום, הם כולם ציוניים. ועל הרקע המדיניות הזאת, צריך להתנהל בזהירות, באיפוק, וכמובן בנחישות לגבי אותם מקרים של מפרי חוק שמפירים את הסדר הציבורי בתוך האוניברסיטה. חד-משמעית. אז רחל, אני מבקשת ממך, משום שהיום עצם העובדה שלא הגיעו ולו ראש אוניברסיטה אחד או אחת, מראה זלזול לא קטן בעצם בוועדה שלנו. ואני מבקשת שכחלק מהמחויבות לבוא ולהציג בפנינו כיצד הם מטפלים בעניין הזה, והכי חשוב מכול, איך הם מטפלים בעניין הזה שסטודנטים פוחדים להגיע לאוניברסיטה, שיבואו וייתנו לנו את התשובות האלה ויתייצבו ביום שני בדיון בוועדה. הוועדה דיון המשך אך ורק משום שהם לא הגיעו לדיון שלנו. אז אני מבקשת גם כן להבהיר להם את זה. לחזור ולדבר על הפחד כאילו מפחדים רק בגלל שנשיא אוניברסיטה כזה או אחר לא עשה מעשה כזה או אחר, סליחה, זו התייחסות טיפה שטחית לעניין. רחל, אבל לא בעניין הזה מדובר. עוד פעם, אנחנו בתקופה מתוחה. יש לכך הרבה מאוד סיבות. הן לא מתחילות באוניברסיטה וגם ייגמרו באוניברסיטה. די לנו מה שהם עשו בדיון גם בוועדה הזאת בשעה אחרונה. רחל, יש גם גבול להיתממות.

לא צריך ללכת רחוק. רואים את זה מול העיניים גם בכנסת ישראל. רחל, יש גבול להיתממות.

אין היתממות בכלל. אין היתממות בכלל.

יושבת כאן סטודנטית שלידה בשולחן שלה ישבה סטודנטית אחרת, או יושבת עדיין סטודנטית, שכתבה פוסט שלמעשה שיבח והילל את המעשה של אותו מפגע ועל מה שקורה בג'נין. והיא נעצרה.

והיא נעצרה. היא פוחדת להגיע לשיעור הזה משום שאותה תלמידה ממשיכה להגיע אחר כך ללימודים. זה משהו שאי-אפשר להתעלם ממנו. אם היית צריכה להגיע לעבודה בידיעה - - - כל העניין של הרשתות החברתיות, ומה מותר ומה אסור ומהן גבול הגזרה של מה שנאמר ברשתות החברתיות, הוא הרבה יותר רחב, עמוק ומורכב.

אין פה שאלה. אבל יש להתייחס, כשאנחנו אומרים שיש פחד של סטודנטים להגיע לקמפוס ואת אומרת שזה לא באמת קיים, והם באים מדברים על זה. אז חשוב להתייחס לזה. יש פה דברים משמעותיים שאתם צריכים לטפל בהם. במקום לבטל את התחושות שלנו, כדאי שתטפלו בהם.

בוודאי שצריך לטפל. אבל דרכי הטיפול, כמו שנאמרים כאן, הם לא דרכי טיפול היחידים. צריך פה זהירות והצריך

אני רוצה לתת את זכות הדיבור לאלין נסרה, בבקשה. אז שלום ותודה רבה על ההזמנה. ומי שיתפרץ, שתי דקות בחוץ. לא יהיה פה בסיכום, אז בבקשה, אלין. השם שלי הוא אלין נסרה. אני סטודנטית שנה א' לתואר חשבונאות וניהול באוניברסיטת תל אביב. ואני גם פעילה בחד"ש סטודנט באוניברסיטת תל אביב. ובאתי לכאן היום כדי לזעוק את זעקתם של הסטודנטים והסטודנטיות הערבים הפלסטיניים שסובלים מהסתה פרועה מצד ארגוני ימין וגם מהתנכלות מצד אנשי המשטרה, ולצערי הרב, משתיקה רועמת מצד הנהלת האוניברסיטאות. וגם אני, כמו רבים ורבות, סבלתי בשבועיים האחרונים מהסתה ברשתות וגם בקמפוס רק מהסיבה הפשוטה שהעזתי להביע עמדה פוליטית, חוקית ולגיטימית. ב-15 במאי 2022 ציינה התנועה הסטודנטיאלית הפלסטינית באוניברסיטת תל אביב את יום הנכבה. זה היום האבל הלאומי שלנו. היום שבו אנחנו מציינים את עקירתנו מהכפרים שלנו ואת הנישול והגירוש של עם שלם. זו ההיסטוריה שלי. וזו לא רק הזכות שלי להמשיך ולהנכיח אותה, אלא גם החובה האישית והקולקטיבית שלנו. כמו מדי שנה מזה עשור, אנחנו מתכנסים בכיכר באוניברסיטה כאשר כוחות רבים מהמשטרה וחלקם במדים אזרחיים גיבו את פעילי ארגוני "אם תרצו" שקיללו אותנו והסיתו נגדנו. כאשר חלק מהסטודנטים הפלסטינים הותקפו ביד פעילי "אם תרצו", כוחות המשטרה עצרו דווקא שלושה סטודנטים ערבים. ושיהיה ברור, שניים מהם שוחררו באותו יום והשלישי שוחרר אחרי יומיים ללא תנאים. זה אומר שהם לא עשו משהו. לדיכוי יש פנים רבים. חברים, חבריי, נעצרו בכוח. אני חוויתי רדיפה והסתה פרועה ברשת כאשר הם פרסמו את התמונות שלי עם מילות גנאי והסתה לאלימות. סטודנטית פלסטינית נוספת עצרו אותה מלב הקמפוס על ידי מסתערבים. סטודנט אחר הורחק מאוניברסיטה כי הוא הביע את דעתו בפייסבוק, שהיא דעה לגיטימית. משפט סיכום.

פעילים היו ליד שער המעונות שלנו באוניברסיטה, אומרים מוות לערבים. את לא מדברת על זה. את מדברת שאנחנו אומרים ברוח, בדם נפדה את פלסטין. אבל לא מדברת עדיין על מוות לערבים. וזה מפחיד. זה היה מפחיד אותי. היה מפחיד אותי ללכת לדירה שלי. את יודעת מה זה? אלין, תראי. קודם כול, אני מבינה לליבך כשאת אומרת שעוברים ליד הקמפוסים והמעונות שלכם ואומרים להם: מוות לערבים. הדבר הזה גם באותה בחינה בלתי מתקבל על הדעת. יש לי שאלה אלייך. האם את חושבת שאמרה או פוסט שתומך, למשל, במחבל מג'נין או במחבלים, מה שהם עשו בחדרה, בירי,

להביע תמיכה במחבל כזה זה לגיטימי? אני אומרת יש פה חוק. רגע, זה לגיטימי או שזה לא לגיטימי? אני מדברת. אני חושבת שיש מערכת משפט במדינת ישראל.

היי, אל תדבר. - - - תוציאו את יוסף, בבקשה, לשתי דקות רגיעה. את שומעת איך הוא מתייחס אליה?

אתה בן אדם לא מעניין. - - - - - - תשתוק. אל תתקוף אותה. את ערבייה ישראלית.

תצא מפה.

אל תדבר אליי. - - - אני מוציאה אותו.

אלין, אל תתייחסי אליו. אל תתייחסי לחלאה הזה. תודה רבה.

אל תתייחסי אליו, שיצעק כמה שהוא רוצה. יוסף, אני מעלה לך את זה לחמש דקות. הוא רוצה את ה-Show הזה. קיבל עכשיו וידאו להציג. חברת הכנסת עאידה סלימאן - - - אתה תסתום. תסתום. תסתום ותצא. להוציא, בבקשה.

תסתום ותצא.

תודה, להוציא. תסתום. לך מפה. שקט. שכל הפלסטינים יחזירו את תעודה הזהות הישראלית שלהם.

יש לכם תעודה זהות ישראלית עם מגן דוד. תצא החוצה. מה אתה מחכה להוציא אותו, המשמר? - - - תצא מפה. חברים, אני לא צריכה פה עזרה. - - - לך מפה. ימני. עאידה, אני מבקשת, אף אחד כאן לא צריך עזרה, ובטח שאני לא צריכה עזרה. תודה רבה לכולם שמנסים ככה לעזור. כאשר יהודי ימני זו זכותו להחזיק בדעות, אבל כשערבי מתנהג ככה זה משת"פ.

בוגד בעמו. הוא ישראלי שגאה בארצו. כן, תראו, מי מגן עליו. כל הכבוד. עאידה, אני מבקשת. ערבי ישראלי שגאה בארצו.

אני מבקשת. משת"פים תולים. איך אפשר להגיד דבר כזה?

חבר'ה, תודה על העזרה.

נו, באמת. אתם סתם טוחנים מים. זה לא יעזור.

אתם סתם טוחנים ומבזבזים את הזמן שלנו פה. אלין, לי חשוב לומר. כל הדיון כאן - - - לא. אני רוצה להגיד משהו. היא עוד לא ענתה לך. היא עוד לא ענתה לך.

אני צריכה עזרה. נו, באמת. אני רוצה להגיד משהו. את שאלת אותי על מה היא פרסמה, אבל לא שאלת אותי מה שם פרסמו. אלין, אלין, אלין, רגע.

אלין, אני מבקשת ממך להקשיב שנייה. הדברים שאת אמרת הם בדיוק לב הדיון שאנחנו מדברים עליו כרגע, והוא: איפה נגמר חופש הביטוי ואיפה מתחילות הסתה ואלימות. וזה נכון לשני הצדדים. לא צריך לשמוע בקמפוס קריאות מוות לערבים, לא צריך לשמוע קריאות מוות ליהודים. אנחנו לא קוראים מוות ליהודים.

אני לא צריכה עזרה. אני מבקשת גם לא להתפרץ לדבריי. ולכן כשאנחנו מדברים על חופש הביטוי שהוא כל כך עדין באמת ואני כליברלית וכמישהי שבאמת מקדמת ונלחמת על חירויות הפרט, חופש הביטוי עומד כנר לרגליי. העניין הוא איפה אנחנו מציירים את הקו האדום שזה הופך לכדי קריאות לאלימות כמו שראינו בקמפוסים בשבועות האחרונים, וזה לא משנה מאיזה צד. ולכן שאלתי אותך האם לדעתך קריאות התמיכה במחבל מג'נין, שירה בחדרה וביצע את הפיגוע, האם הן קריאות לגיטימיות? למה לא שאלתי את "אם תרצו" אם זה לגיטימי? לא. אני שואלת אותך.

תשאלי, אל תיקחי את הצד הזה.

סדרנים, מי שמפריע, אני מבקשת להוציא לשתי דקות רגיעה. את רוצה תשובה? אני רוצה תשובה של כן או לא.

יש פה חוק. תעבדו לפי החוק. אבל לא תעצרו את הסטודנטית בלב הקמפוס על ידי מסתערבים. אין הקשר.

את מפחדת ללכת לאוניברסיטה, גם אני מפחדת ללכת לאוניברסיטה. אני בחיים לא אתן למישהו לקרוא מוות לערבים.

אני בחיים לא אתן לזה. גם אנחנו לא קראנו מוות ליהודים. יופי. אלין, אלין, אני מדברת אלייך. ואני מבקשת לא להתחמק, משום שזה לב הדיון. אם אנחנו רוצים לבנות כאן גשרים וחיי שיתוף, אנחנו חייבים לשים את הקריאות האלה של מוות בצד.

והשאלה שלי, כשאת מדברת על הנושא הזה,

אני מבינה שהוא כאוב, בטח כשאת שומעת קריאות כאלו, האם את מן הצד השני תומכת באותן קריאות כלפי הצד הימני? האם זה לגיטימי מבחינתך?

את שואלת אותי על זה, אבל כשהיא דיברה,

לא שאלת אותה מה הם עשו באוניברסיטה. הן מפחדות. כן, זה כואב. אבל אנחנו מפחדים. את שואלת אותנו אם אנחנו תומכים בטרור. זה מה שאת עשית.

המטרה שלי היא לבנות את הגשרים האלה.

את לא עושה את זה. את בוכה עליהם ואת שואלת. את בוכה, תבכי עליהם. אנחנו מפחדים מהם. אז הינה, גליה, יש לי שאלה. האם מבחינתך קריאות ליד הקמפוסים של מוות לערבים הן לגיטימיות? חד-משמעית לא. כולם יכולים, הרשתות החברתיות שלי מלאות - - - תודה. זה מה שרציתי. העלינו פוסט בשבוע שעבר.

ומה עם "אם תרצו"?

אני אומרת מילה אחת. יש פה חוק, יש פה משפט. וזו עבירה על החוק.

אבל מה אתם עושים ליד הסטודנטים? למה את מתחמקת?

אני ראיתי אותך גם בטלוויזיה. למה את מתחמקת? שואלים אותך שאלה.

למה את מתחמקת?

למה אני מתחמקת?

איזו בושה. אני בושה? ומה אתה? את סטודנטית במדינת ישראל? את סטודנטית במדינת ישראל?

בושה וחרפה. בן גביר, נו, בחיאת.

מי נתן לה להיות סטודנטית? ריבונו של עולם, תהיה סטודנטית בסוריה. היא לא עונה לך על השאלה.

אתם מחליטים מי ניכס לאוניברסיטה ומי לא.

לא, לא.

היא לא מסוגלת לענות. אלין, אלין. אנחנו נגד קריאות של מוות לערבים בתור סטודנטים. אנחנו נגד אלימות משני צדדים.

אז תגידי את זה. פשוט תגידי את זה. למה?

כשיש פוסט שמהלל את המחבל מאלעד, זה בסדר מבחינתך או לא? חברים, מי שמדבר, בבקשה, להוציא לשתי דקות. מי שמדבר.

הם שהידים או לא? אבל לא מתנהלים עם סטודנטים ערבים ככה ועם סטודנטים יהודים ככה. זה גזעני. תודה רבה.

יעיפו אותי מהאוניברסיטה.

חברים, יש לנו כאן דיון מאוד מאוד חשוב. זה דיון שמתקיים כבר כמה דורות במדינת ישראל וזה דיון שימשיך להתקיים בעוד מספר דורות. ואלין, מאוד מאוד עצוב לשמוע את זה. עצוב לי לשמוע את זה, כי כשאנחנו מדברים על סוג משוואה, ואת שומעת פה את כל הסטודנטים מגנים את הקריאות האלו של מוות לערבים,

מהצד שלכם,

יש פה חוסר

אלה סרטונים שראינו בתחילת הוועדה.

אוקיי? כל אחד שאני אכניס לכאן לוועדה אני אשאל אותו את השאלה הזאת, כי המטרה שלנו כאן היא לבנות

ואני פשוט אקטע אתכם, כי אני רוצה לסכם את הדברים. הבא שידבר הוא הלל שנקולבסקי. לאחר מכן חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. ולאחר מכן איסלאם עאזם.

אם תרצה לבוא לייצג אותו בדיון שהגשתי כסטודנט באוניברסיטת תל אביב נגדו. מעבר, קריאות: "בדם, באש נפדה את פלסטין, אנחנו חיילים של מוחמד דף". אני הייתי לוחם בסיירת צנחנים. כשנכנסתי לאוניברסיטה מייד לאחר הדבר הזה,

האלימות קרתה ליד דוכן "אם תרצו" כאשר הסטודנט עבר משם. עובדה, המשטרה שחררה את שלושת העצורים,

אני מקווה. אני נאלצת לתת למתן אשר מ"אם תרצו",

משום שאתה אומר שזה גובל בדיבה. כן. אני נותנת לך 60 שניות לפני איסלאם עאזם, בבקשה. אני אתחיל מהתחלה. סטודנטית מרים אבו קווידר מאוניברסיטת בן גוריון העלתה פוסט של יחיא

הם ניסו להיכנס לתוך הקמפוס.

אז הם החליטו לצעוד לכיוון המעונות עם אותן קריאות של מוות לערבים,

מול עיני השוטרים. עכשיו, ברור לי

אין כמעט שבוע שאנחנו לא מקבלים את התמונות מהאוניברסיטאות. מוות לערבים, מישהו צועק את הקריאה הבזויה הזאת? צועקים שם נגד היהודים. מניפים שם דגלי ארגון טרור, דגלי ארגון טרור. אש"ף זה ארגון

אתם לא מייצגים את הסטודנטים הערבים. ולמרבה הפליאה, אנחנו כביכול נותנים להם לבוא לכאן ולהתחיל לדבר בשם כל מיני סטודנטים. אתם מייצגים את עצמכם. אם אתם סטודנטים פלסטינים, לכו לירדן. אני חושב הוועדה הזאת צריכה לעשות כאן משהו אופרטיבי, משהו

אני בוגרת אוניברסיטת תל אביב. לפני משהו כמו 20

כשלמדתי שם, זה בכלל היה מחוץ לחוק להניף את דגל אש"ף

לא חגגו ולא ציינו את יום הנכבה. למדנו ביחד יהודים וערבים באוניברסיטת תל אביב ובאמת שהיו לי חברים גם שהם שהיו ערבים, ערביי ארץ-ישראל ולמדו איתנו ביחד,

מתאחד מסביב לזה. וזה לא משנה אם אנחנו ימניים או שמאלניים.

בדקה. תודה רבה, היושבת-ראש.

בניהול קבוצות הסברה ברשתות יחד עם יוסף חדאד,

מקבלים הקלות, אבל מרשים כן לבוא ולהתנגד לישות הזאת שבעצם נותנת להם כל ההזדמנות הזו. ואז אני שומעת שהאוניברסיטה מוציאה כל מיני מאמרים שמדברים על כך שאנחנו מחזיקים את עזה כדי לעשות איזשהם ניסויים באנשים שם. משפט סיכום. ניסויים בנשק. אז אני

הנכבה הזו נוצרה,

הנגבה הזו נוצרה כתוצאה מכך שאתם פתחתם במלחמה וברוך השם הפסדתם. ועכשיו, אם אינכם מקבלים את עובדת היותה המוגמרת של מדינת ישראל מדינה יהודית שקמה כאן ליהודים,

ומכנים את עצמכם עם אחר, עם פלסטיני כביכול, ואתם רוצים לחגוג את הניצחון שלכם או את ההפסד

שכל אוניברסיטה תבוא עם טבלה. כמה דיווחים על אלימות הגיעו למשטרה, כמה דיווחים על אלימות הגיעו לאוניברסיטה. כמה מתוך דיווחי אלימות או הפרעות הסדר הועברו למשטרה מטעם האוניברסיטאות, כלומר כמה